תודה, אדוני היושב-ראש. השר או השרים, חברי וחברות הכנסת, אני יודע שכולם מדברים היום על ההפגנות ועל המחאה. אני רק רוצה להגיד בקשר לזה שחבל שוועדת החוקה עדיין ממשיכה לעבוד. אני יודע שאני כאן ולא שם ויש עוד אנשים ששם ולא כאן. הם רוצים לדבר,

ביום שלישי 4 ביולי נהרג יוסף חיים אברהמי, בן 40, כאשר רכב פגע בו בירושלים. ביום רביעי 5 ביולי נהרג גבר בן 20 לאחר שהתהפך עם רכבו בראשון לציון. ביום שישי 7 ביולי נהרג הולך רגל בן 70 לאחר שרכב דרס אותו בחיפה. בהמשך אותו היום נהרג גבר בן 30 לאחר שרכב פגע בו בכביש 60. ב-8 ביולי, כל יום יש הרוגים, יום שבת, נהרג רוכב אופניים חשמליים בתאונה קשה בתל אביב לאחר שהחליק ומעד מאופניו. פרמדיקים קבעו את מותו במקום. ביום ראשון 9 ביולי נהרג הולך רגל בן 40 מפגיעת רכב חולף באיילון. באותו היום נהרג עוד גבר בן 30 בתאונת דרכים קטלנית בכביש 6 סמוך למחלף נחשונים. השבוע ציינו, לצערי, 200 הרוגים מפתיחת השנה, לא בהפגנות, לא בפיגועים, לא בטרור, לא בשום דבר אחר מלבד תאונות הדרכים. יש אפשרות להציל חיים. אנחנו לא עושים מספיק.

תודה לחבר הכנסת טופורובסקי. הדובר הבא, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה.

מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו כבר שישה חודשים כאן,

ואנחנו מנצלים כמעט כל הזדמנות לדבר כאן על הנושאים הקשים שנמצאים בחברה שלנו בנגב. אני פונה אליך כיושב-ראש הכנסת וכאחד שיש לו את המילה שלו בממשלה הזאת: אנחנו דורשים ומבקשים מהממשלה הזאת להפסיק את ההריסות בנגב ולנהל שיח עם התושבים שלנו. לא יכול להיות שכל יום יש הריסות בנגב,

היום הרסו הכוחות, הדחפורים של רשות מקרקעי ישראל, ביישוב א-זערורה וביישוב תל ערד. אנחנו פונים לראש הממשלה על מנת לקבל תשובות ומענה. הוא יכול לקבל החלטות שרשות הבדואים תנהל שיח עם האנשים ותפסיק את מסע ההריסות שמתנהל בנגב יום-יום ולילה-לילה.

תודה לחבר הכנסת אלהואשלה. הדוברת הבאה, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, ואחריה, חברת הכנסת לימור סון הר מלך.

כבוד היושב בראש, כנסת נכבדה, (אומרת דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: אנחנו מקיימים היום את היום המיוחד בנגב,

האירוע הזה אני רוצה לשלוח את הברכות שלי ואת ההערכה שלי לנשות הנגב,

שמחזיקים מעמד למרות נסיבות המחיה הקשות, למרות המחסור בשירותים הבסיסיים.) וכאן אני כן רוצה לפנות ביום הזה ולהזכיר, כמו בכל יום, את הזכות הבסיסית של כל אדם, טף, אישה, איש, לבית בטוח, לאפשרויות לחיים מכובדים, לאפשרויות לשירותי בריאות ושירותי חינוך, שלצערי הרב, לחלק גדול מהתושבים בנגב לא מגיע השירות הזה, ואפשר שכן.

תודה רבה. חברת הכנסת לימור סון הר מלך, ואחריה, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, נאום קול המושתקים מס' 23. כמדי שבוע, גם היום אנצל במה זו על מנת לדבר על הפיגועים המושתקים המתרחשים ביהודה ושומרון.

אקרא שלוש הודעות מתוך עשרות הודעות שקיבלתי השבוע, כאלה שאני מקבלת מדי שבוע, המלמדות על המצב הביטחוני החמור. שלום ולילה טוב, לימור היקרה. אחד הדברים החשובים שראיתי שאת עושה זה נאום הטרור המושתק, אז בהקשר לזה רציתי לומר לך שהיה השבוע, ביום שלישי בערב, פיגוע ירי, ללא נפגעים,

על אוטובוס מירושלים לקריית ארבע בכניסה לחלחול, קצת אחרי הפנייה לכרמי צור. בתקשורת, דממה, כאילו לא קרה. אשמח אם תזכירי את זה בנאום המושתקים הבא שלך. בהצלחה, יונתן לרר מקריית ארבע. הודעה נוספת מיונתן, שקיבלתי ביום שישי: תודה על המענה. בינתיים אני יכול להוסיף שביום שישי האחרון, באל-ערוב עמדו בצד הכביש כ-20 ערבים רעולי פנים עם סלעים בידיהם, רוגמים כל רכב יהודי שעובר. אני כבר ראיתי את הסלעים עוד רגע פוגעים בנו. הנהג עצר לרגע, ובהחלטה מהירה פשוט אמרתי לו שישים גז מהר. כופפתי את הראש ושמתי את הידיים להגנה על הראש. בנס לא פגע בנו. הודעה נוספת שקיבלתי ביום שישי האחרון, ממש לפני שבת: אני מתנצל על השעה, גם אצלי ערב שבת, אבל חווינו כמשפחה חוויה לא פשוטה, וחשוב לי להביע את רחשי ליבי. אנחנו גרים בבית אל. אני אברך ואשתי מורה. אנחנו פשוטים ורגילים, סתם אנשים. נסענו לחמותי לשבת באלעד. נסענו דרך כביש 465,

כמה מטרים בודדים אחרי עטרת, ראינו המון, קרוב ל-100 ערבים עם דגלי פלסטין והשם יודע מה עוד, יורדים מהכפר לכביש. מהר עשיתי פרסה וחזרנו לעטרת. חיכינו כמה דקות, ובסוף היו שם חיילים שהמליצו לנו לחזור אחורה. חזרנו למשטרה הבריטית, פנינו שמאלה ונסענו דרך אריאל.

לא קרה לנו כלום, יצאנו בלי סריטה בגוף או ברכוש, אבל התחושה, איך ייתכן שבמדינה שלנו נסיעה של 50 דקות תיהפך לשעתיים ורבע? איך ייתכן שנהיה במצב של סכנת חיים,

אשתי ושתי בנותינו הקטנות, בלי שום אמצעי להגן על עצמנו? איך אנחנו כמדינה כל כך מטומטמים שאנחנו מתנהלים עם פראי אדם, חיות טרף ממש, בכפפות של משי? המציאות הזאת הפכה לשגרה. התקשרו אחר כך לאשתי לשאול אם אנחנו אלה שחטפנו אבנים. מסתבר שקיבלנו החלטה נבונה שלא להתקרב, אבל זה אומר שיש יהודי יקר איפשהו שכן חטף. איך זה יכול להיות? אני מצטער על ההתפרצות. אני מקווה שתביני אותי. אני פשוט באמת לא יודע לאן להוליך את תסכולי האישי ואת חרפתנו הלאומית. בברכה רבה, בהערכה גדולה ובברכת שבת שלום, יעקב שטרן. חבריי, אנחנו חייבים לפעול. לא יכול להיות שדם תושבי יהודה ושומרון יופקר.

תודה לגברתי. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, ואחריה, אחרון הדוברים שנרשמו לשלב זה, חבר הכנסת משה טור פז. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. אני יודעת שחברינו חברי הכנסת הערבים מהנגב, ובמיוחד חברי חבר הכנסת יוסף עטאונה, עובדים על להשמיע את צעקתם של האזרחים הערבים הבדואים בנגב כל יום בכנסת, אם זה בוועדות, אם זה במליאה. אבל היום המטרה של חברנו יוסף עטאונה הייתה למקד את אור הזרקורים במכלול הבעיות שהן תוצר של מדיניות אפליה מתמשכת לאורך כל השנים נגד האזרחים הערבים הבדואים בנגב. לצערי הרב, זה נפל באותו יום שכל אור הזרקורים הוא דווקא מחוץ לכנסת, כאשר כל התקשורת מתמקדת במה שקורה מחוץ לבניין הכנסת. אני חייבת להגיד שאני מברכת על זה שהאזרחים יוצאים להגן על מה שהם מאמינים שהוא דמוקרטיה ועל זה שהם רואים את הסכנה הגלומה, אבל אני אומרת להם, דווקא היום, יותר מכל יום אחר, צריכים להבין שאין דמוקרטיה כאשר יש נישול אנשים מהקרקעות שלהם, אין דמוקרטיה כאשר יש הריסת בתים של אזרחים, אין דמוקרטיה עם כפרים בלתי מוכרים,

על ידי המדינה.

תודה לחברת הכנסת סלימאן. אנחנו נשמע כעת את חבר הכנסת משה טור פז, ואחריו, לבקשתה, את חברת הכנסת צגה מלקו. אני רוצה להעיר לפני כן. גם חברי כנסת שלא היו בשלב ההצבעה יכולים לבקש להירשם, אבל לא אחרי שאני מכריז על אחרון הדוברים, אלא בדרך כלל לפני כן. אז מי שרוצה להירשם, אני מאוד ליברל בעניין הזה, בעיקר בימי שלישי, בגלל שהם לא מאוד

אבל נא להירשם סמוך להגעה למליאה ולא הרבה זמן לאחר מכן. בבקשה, חבר הכנסת טור פז. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אין סייעתא דשמיא לממשלה הזאת, כך אמר יו"ר ש"ס אריה דרעי. בשעה שאנחנו נמצאים כאן,

ממשיכה,

אדוני היו"ר, ועדת חוקה עוד חצי שעה. אני חושב שהדברים לא נכונים, לא ראויים. אחרי יום שבו עברה בקריאה ראשונה עילת הסבירות, יש המונים ברחובות שצועקים את צעקתם. כרגע מה שצריך זה לא להמשיך את הדיונים בוועדת חוקה, לא להמשיך את הפילוג ואת השסע, שקורעים אותנו כל כך הרבה. אלפי אנשים צועקים עכשיו ברחובות, מיליוני אנשים, מדם ליבם. עכשיו צריך לעצור ולדבר, לא לדהור באופן חד-צדדי. המדינה הזאת צריכה הידברות, צריכה שיח, צריכה חיבורים. בחקיקה משפטית לא נפתור שום דבר. ככה אנחנו צריכים לעשות, לדבר אחד עם השני, לא להיקרע.

תודה לחבר הכנסת טור פז. חברת הכנסת צגה מלקו, אחרונת הדוברים בשלב זה, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אתמול התפרסם נתון מסקר של היחידה הממשלתית לתיאום המאבק בגזענות. 137 יוצאי אתיופיה מעל גיל 18 נשאלו טלפונית מה הם מרגישים. 90% חשים שהם עוברים בישראל כל יום גזענות, במיוחד גזענות ממוסדת, שבאה מצד הממסד, 63% מרגישים גזענות במערכת החינוך, 61% מרגישים בתעסוקה, 42% ממשטרת ישראל. משטרת ישראל מפלה את יוצאי אתיופיה. איך אמר המפכ"ל לשעבר אלשיך? שיטור יתר כלפי יוצאי אתיופיה. מצד שני, הוא גם אמר: מטבע הדברים, חושדים בהם. 21% מרגישים את הגזענות במשרדי ממשלה. בסך הכול, 90% מיוצאי אתיופיה מרגישים שהמדינה לא מטפלת מספיק בנושא הגזענות.

תודה רבה. חברי הכנסת, אנחנו נעבור לנושא הבא שעל סדר-היום, ציון יום הנגב. אני מזמין את חבר הכנסת יוסף עטאונה לפתוח את היום המיוחד.

אדוני, עד חמש דקות לרשותך. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה,

הכנסת ציינה היום את יום הנגב, ובהזדמנות זו אני רוצה להודות לכל האנשים שהגיעו במיוחד מהנגב ביום קשה כזה, כשיש קושי להגיע לירושלים.

חשיבות העניין, הגיעו גם ראשי רשויות, גם מנהלי בתי ספר, מנהלי אגפים, אנשי ציבור ואנשי המועצה האזורית של הכפרים הבלתי-מוכרים. אני גם רוצה להודות לראשי הוועדות. התקיימו דיונים בחמש ועדות סביב סוגיות מהותיות לאוכלוסייה הערבית הבדואית בנגב. בפתח דבריי אני רוצה להגיד שאחד הנושאים המרכזיים שעלו היום הוא הכרה בכפרים הלא-מוכרים. אני רוצה להזכיר לכולם ששטח הנגב הוא 60% משטח מדינת ישראל. בנגב חיים 9% מאוכלוסיית מדינת ישראל, האוכלוסייה הערבית הבדואית בנגב היא 37% מאוכלוסיית הנגב. לכן, כשבאים לדבר על הכרה בכפרים, יש מסע דה-לגיטימציה, ומנסים להציג את האוכלוסייה הערבית הבדואית בנגב כמשתלטת על הנגב. אבל מהנתונים שאני מעלה כאן על שטח הנגב ועל האוכלוסייה, שידועים לכולם, יש מקום לכולם. מה שחסר זה לא המקום. מבחינת שטח, יש מקום גם לערבים וגם ליהודים, ואפשר להביא אוכלוסיות גם מחוץ לנגב. הבעיה בכפרים הבדואיים הלא-מוכרים בנגב היא של הכרה ותכנון. בוועדת הפנים קיימנו דיון מאוד מהותי ורציני על הכרה בכפרים הלא-מוכרים בנגב. כדי להכיר בכפרים האלה, התפיסה התכנונית צריכה להשתנות בוועדה המחוזית, אצל מקבלי ההחלטות בממשלה, בהתייחסות לאוכלוסייה הערבית הבדואית בנגב. אם ניקח את אותם עקרונות של תכנון ובנייה כשמתכננים יישובים קהילתיים בנגב ליהודים, באותו עיקרון של תכנון, אנחנו נתכנן גם לאוכלוסייה הערבית הבדואית בנגב, אפשר למצוא פתרונות. אבל התפיסה שקיימת היום בנגב כשבאים לתכנן, האוכלוסייה הערבית הבדואית בנגב, מבחינת המתכננים, היא אוכלוסייה שקופה, שלא רואים אותה. לכן, הדרישה שלנו היא שתהיה גישה אזרחית שוויונית בתכנון גם לערבים וגם ליהודים. כי מבחינת השטח, מבחינת הקרקע, יש מקום לכולם. אנחנו אמרנו, אומרים ונאמר: אין לנו התנגדות לפתח את הנגב. אין לנו התנגדות שיהיו יישובים חדשים גם ליהודים. אבל קודם כול, להכיר בבני המקום, בערבים הבדואים ביישובים הלא-מוכרים בנגב, לפי אותם עקרונות תכנון של המועצות האזוריות בנגב. אם ניקח למשל את המועצה האזורית אל-קסום ונווה מדבר וניקח את כל המועצות האזוריות היהודיות בנגב, התכנון בשתי המועצות האזוריות הבדואיות בנגב שונה מבכל המועצות האזוריות היהודיות בנגב. בכל המועצות האזוריות היהודיות בנגב יש רצף טריטוריאלי, בשתי המועצות הבדואיות אין. אם נחיל את אותו עיקרון של תכנון ואת אותו רצף טריטוריאלי גם באל-קסום וגם בנווה מדבר, יהיה אפשר למצוא פתרונות לכפרים הלא-מוכרים בנגב. ביום הזה אנחנו דנו בכל הסוגיות שעל סדר-יומה של החברה הערבית הבדואית בנגב, גם בחינוך, גם בתעסוקה, גם בבריאות. נכון, אנחנו ציינו את יום הנגב, אבל מהיום הראשון שהגענו לכנסת לפני חצי שנה, אין יום, אין ישיבה, אין מליאה, אין נאום שלא העלינו בהם את הסוגיה של הערבים הבדואים בנגב. הדיונים התקיימו היום בוועדות. אנחנו נמשיך, יחד עם יושבי-ראש הוועדות, לעקוב אחרי כל הסוגיות וכל הבעיות שעלו. תודה רבה. תודה רבה. חבר הכנסת ניסים ואטורי, בבקשה. חמש דקות. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת מיכאל ביטון,

אני מרמת הגולן,

אצלנו יש יותר לחות ואצלכם פחות,

אבל אני באתי לתמוך. איך אמר לי חבר כנסת אלמוג כהן? הוא אמר: כל פעם שאתה מזכיר את הגליל, אל תשכח גם את הנגב. נכון, הוא צודק. אנחנו צריכים להיות יחידה אחת, כוח אחד.

שמבדל אותנו מהאחרים, אני אתן דוגמה מהיום: מישהו העלה את החסימה בנגב, תמונה של גמל שעומד באמצע כביש, והוא אומר: החסימות בנגב היום, של המחאה.

בכלל לא מפגינים היום, לא חוסמים כבישים בנגב ולא מפגינים ליד הבית שלי אף פעם. הפגנה אחת לא קיבלתי. אני לא אגיד אם אני מתבאס או לא,

יש אחד שרצה לעשות שביתה בשביל הנגב, לחסום את הכבישים, אבל הוא מת מרעב. אז זהו, כמו כל הבדיחות שלנו, זה המצב שלנו בנגב ובגליל. אני אומר לגבי יוסף עטאונה, שדיבר עכשיו לגבי הסדרת היישובים וכו', שאי-אפשר להסדיר הכול. יש שטחים, הוא צודק, אבל לא צריך לפלוש להכול.

יש לי הרבה שטחים בגולן, אני לא אלך עכשיו לשמורת הטבע לידי ואקים שם איזה מאהל ואעשה שם איזה מושב של שבט ואטורי. אבל כן, מה שחשוב זה כן להסדיר, לקבץ את היישובים, ההבדל הוא שאתה מפחד שבגולן הם ילידים, הם מתנחלים,

הם הגיעו מארצות אחרות. יש, יש, עזבי, טוב, זה לא ויכוח פוליטי.

אם האינטרס שלך הוא לדאוג לערבים בנגב באמת, אז עזבי את הוויכוח הפוליטי כרגע, כי המלחמה שלנו היא משותפת. גם במקומות מסוימים, כשאנחנו בודקים לגבי רפואה,

אין פה עניין פוליטי,

לגבי ההתיישבות הבדואית, אני חייב לציין שצריך להתקבץ אם רוצים פיתוח,

וכן להשתתף בחברה הישראלית, כמו שהיה בעבר. להחזיר עטרה ליושנה. יש יחידות מאמצות של צה"ל שמאמצות יישובים בדואיים. אני יודע על בסיס חיל האוויר נבטים שמאמץ את היישוב ליד, ויש מפגשי חשיפה של הצבא לאוכלוסייה הבדואית. יש דברים שאפשר כן לשתף בהם פעולה, לחזור חזרה, להיות נאמנים למדינת ישראל. אנחנו רואים את היישוב חורה, כמדומני, שיש שם חצי עם דגלי ישראל וחצי עם דגלי אש"ף, אז צריך להחליט מה אנחנו קודם כול. איפה? יש יישוב חורה, אני חושב. לא, לא. יש יישוב חורה, אבל אין שם דגלים.

בכניסה, מימין, יש שם דגל ישראל גבוה באחד הבתים. יש אנשים שנאמנים למדינה. תראה, אנשים בוחרים את הדרך. אני אומר כזה דבר: להיות חלק ממדינת ישראל, יש בזה חובות וטובות. בינתיים לקבל רק ביטוח לאומי או לקבל רק את ההטבות, זה לא תורם לאף אחד. אתם צריכים להיות חלק מהמדינה, כמו שהייתם בעבר. לא כולם, כן? לא כולם יכולים להתקבל, כמו שגם ישראלים לא יכולים כולם להתקבל,

לא משנה מאיזו עדה. חייב לפתח את הנגב, ואיך אמר בן-גוריון? "העם היהודי ייבחן בנגב". כך צריך להיות גם בנושאים האלה. אם זה פיתוח תעסוקה, אני חושב שאנחנו, אני רוצה להגיד פה איזה משהו לא פוליטיקלי קורקט. חברי מיכאל ביטון, פעם שנייה שאני מציין אותך, אז אולי תן פתק. מה שקורה גם לגבי ועדת הגז, אני חושב שאנחנו צריכים יותר להשקיע בפריפריה, לזה זה נועד, ובפעם הבאה אנחנו נותיר את הדבר כמו שהוא. אנחנו צריכים לשתף פעולה ולהביא את התקציבים האלה לנגב,

ליישב את האזורים האלה. זה הפיתוח של עם ישראל, שם אנחנו נבחנים. זה לא רק נגב, גם הגליל, גם גולן, אלה המקומות שצריכים להתפתח.

כנציג רמת הגולן בכנסת אני אומר, ויש לי עוד חבר כאן מרמת הגולן, אנחנו רבים יחסית באחוזים, אנחנו אחוז גבוה מאוד, ששם אנחנו נבחנים.

בתמיכה ההדדית של כל המקומות האלה, להילחם על האזורים האלה. זה לא אני גליל ואני דואג לגליל, אתה נגב, דואג לנגב, אלא כולנו ביחד,

חייבים ליישב את האזורים האלה, אזורים אסטרטגיים מאוד למדינת ישראל. ואני חייב לציין עוד איזה משהו קטן. טסתי במטוס שם מעל האזור. תקשיבו, אני קיבלתי דיכאון מהסיפור הזה. אתה רואה שהכול שם,

אתה רואה רק ענן גדול של אוהלים. זה לא צריך להיות כך. גם אם רוצים הסדר, צריך לקבץ את כולם ליישובים מוסדרים.

יש עוד יישובים שהוגדר שאליהם הם צריכים להתכנס, ולא להמשיך להתפזר. ולכן אני חושב שאנחנו, כן, ניבחן בנגב. צריך לבנות. כמו שמעבירים לשם את קהיליית המודיעין ועוד בסיסים, בסיס שרון וכו', כך צריך להמשיך ליישב את הנגב, את הגליל ואת הגולן, לחזק את האזורים האלה.

תודה רבה. חברת הכנסת יסמין פרידמן, גם חמש דקות. אדוני היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, מתוך כל הבלגן שמתרחש פה, גם בכנסת וגם ברחובות, אני רוצה, ראשית, לקרוא למשטרה לנסות להכיל את המחאות, כמה שפחות להשתמש באלימות ולנסות לעבור את היום הזה בלי פצועים. אבל ברקע של היום הזה היה גם יום הנגב, וניסינו להשתתף בחלק מהדיונים שלו. תמיד אני שמחה לעלות לדוכן הזה ולדבר על הנגב,

המקום שבו הנוף המדברי עוצר נשימה, האנשים שבו הכי חמים ואכפתיים, מזג האוויר מזמין וההתאהבות בחבל הארץ הזה היא מהירה וחודרת ללב.

התושבים שמתגוררים באזור הזה, מכירים את יתרונותיו הרבים ומבינים כי העתיד של המדינה הוא שם, אבל לצערנו, ממשלות ישראל בעשורים האחרונים לא הבינו כמונו את הפוטנציאל הגלום בנגב, ויותר מכך, ממשלות ישראל הגדילו לעשות והזניחו את הנגב בכל תחום שרק תחשבו עליו, החל מתחבורה ציבורית ועד תרבות, רפואה ופיתוח, הזניחו את המשילות, את הביטחון האישי, לא תקצבו כראוי תחנות משטרה חדשות, לא הוסיפו שוטרים במשך שנים, אף שהאוכלוסייה המתגוררת בנגב גדלה בצורה משמעותית. ומדוע בעצם? האם אתם חושבים שתושבי המרכז היו מקבלים בשוויון נפש היעדר חדר מיון ילדים כמו באילת,

מכונת PET-CT שאינה עובדת כבר כמעט שנה כמו בבאר שבע? ולא רק שהממשלה לא עוזרת בשעה זו, היא גם לוקחת מכספי המיסים המוניציפליים של תושבי העיר בחוק הארנונה. מעבר לזה, הנגב הוא גם מקום מורכב, האוכלוסייה בו מעורבת, פזורה בדואית גדולה לצד ערים יהודיות, אבל כבר 20 שנה שהכול תקוע, וההתעלמות מהחיים בפזורה פוגעת גם בנו. מה ציפיתם שיקרה כשלא השקעתם שם לא בחינוך, לא בתשתיות, לא בתעסוקה? מה חשבתם שיקרה עם הפשיעה, שהיא תתנדף מעצמה? כשממשלת השינוי תפסה את המושכות, היא התחילה לנסות לצמצם את הפערים הרבים,

במקום לתת לנו לעבוד, התחלתם להפיץ עלילות בדיוניות. בכל הזדמנות, בכל ריאיון, בכל שיחה עם פעילים, כל מה שעשיתם זה להדהד את שקר-השקרים: 53 מיליארד השקלים לאחים המוסלמים. ידעתם שכל חלק במשפט הזה הוא שקר, הודיתם בזה גם בשיחות סגורות, אבל זה לא הפריע לכם להמשיך לעשות זאת רק כדי לפגוע בלגיטימיות של הממשלה. לא היה לכם אכפת מתושבי הנגב היהודים, המצביעים שלכם שיושבים שם. תוכנית החומש בחברה הערבית הייתה משפרת גם את איכות חייהם. לא היה אכפת לכם מהאמת. הדבר היחיד שעניין אתכם הוא שהציבור יאמין בשקר, שיחשבו שהכסף הזה הולך לכיס של האחים המוסלמים. תושבי הנגב, שלא קנו את הקשקוש הזה, לא יסלחו לכם בחיים על כך. החיים המשותפים בנגב הם מורכבים, זה אף פעם לא היה פשוט, ובלי תיווך נכון זה גם לא יהיה בעתיד, אבל השנאה, ההתעלמות מהפערים והניסיון להמשיך את ההזנחה הם מתכון לאסון עבור תושבי האזור כולו. האינטרס של תושבי הנגב הוא בהחלט השקעה מסיבית בעתיד המשותף. אין דרך אחרת לחיות שם, רק ביחד. אני קוראת לממשלה, לשרים, לחברי הכנסת בקואליציה: תפסיקו להתעסק בטפל, תפסיקו להתעסק בלייקים בטוויטר. תפסיקו לגזול תקציבים מהנגב כמו גנבים בלילה ולקוות שאף אחד לא יגלה. תתחילו לעבוד. זו אחריות שלכם לתקן את כל מה שעוללתם לנגב בעשורים האחרונים.

תודה רבה. חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון, איש הנגב. כבוד היושב-ראש, בחוץ המדינה סוערת, ואנחנו מנסים לדבר על נושא שלכאורה בקונסנזוס, כל אדם במדינה יתמוך בפיתוח הנגב והגליל, אבל בפועל זה הנושא הכי זנוח. תראה את השממה במליאה. תראה איזו שממה, כמו בנגב, כמו שחושבים שהנגב הוא שממה, כי זה לא הנושא הכי חשוב, לא לממשלה ולא לתקשורת. הנגב היה יכול לאחד אותנו. הנגב היה יכול להיות פתרון לזוגות צעירים שאין להם בית, פתרון לחיים משותפים עם החברה הבדואית. אבל הוא זנוח. ומי מטפל בנגב? מי עושה "יום הנגב"? חבר כנסת מהנגב, כי למי אכפת מהנגב והגליל? מה, רק לאלה שגרים בנגב ובגליל? אבל אין לנו אפילו בחירות אזוריות. זה לא כמו בארצות הברית, שאם סנטור לא ידאג לעיר שלו, למדינה שלו, הוא ייפגע, או איזה חבר קונגרס לא ישרת את האזור שהוא נבחר בו. במדינת ישראל הבחירות אזוריות, ולכן הנגב והגליל מוזנחים. אני רוצה להודות לחבר הכנסת יוסף עטאונה, שיזם את היום הזה וקיים דיון בהרבה ועדות על הסוגיה של הנגב, ובתוך זה הסדרת ההתיישבות, ולחברות הכנסת יסמין פרידמן, שהובילה את הדיון הזה בוועדה שלנו. אבל אני רוצה להגיד לך, עם יד על הלב, שאם לא נסדיר את ההתיישבות הבדואית בנגב, יהיה רע לכולנו. ראש הממשלה בנימין נתניהו פעם העסיק פה בממשלה אדם רציני בשם אודי פראוור והטיל עליו משימה לכתוב את דוח פראוור ואת חוק פראוור. החוק הזה היה מאמץ להסדיר גם קרקעות וגם התיישבות בנגב. כבר עברו עשר שנים ולא נעשה דבר. ראש הממשלה נתניהו בחר להזניח את הסדרת ההתיישבות בנגב. מי ששילם על זה מחיר הם תושבי הנגב, תושבי הנגב היהודים והבדואים כאחד. מתי נזכרו בממשלת ישראל לדבר על משילות בנגב ובגליל? כשזה זלג גם למרכז הארץ. כל עוד אלה היו בעיות של הנגב, אף אחד לא התעניין. ראש הממשלה יסגור 20 שנה של שלטון, והוא לא הביא מהלך אמיתי להסדרת ההתיישבות. אבל אנחנו לא חיכינו לראש הממשלה. קהילות מקומיות ויזמים מקומיים התחילו להביא פתרונות והסכמות במרחב של הנגב. כשנבחרתי לתפקידי כראש הרשות בירוחם, פנה אליי השייח' של שבט רח'מה, מוחמד זנון, ביקש שניפגש, והציע שיקימו בתוך ירוחם שכונה בדואית. אמרתי לו: מוחמד, לא נקים שכונה בדואית, כי זה הופך את ירוחם לישוב יהודי-ערבי, ואני לא אצליח לקבל לזה הסכמות של תושבי ירוחם. אני כן מוכן להקים יישוב בדואי ליד ירוחם, ביחסי שכנות ושותפות, גם בתיירות, גם ביזמות, גם בתעשייה. כך הובלנו את הקמת היישוב רח'מה. היינו צריכים לריב עם מדינת ישראל שתשים שם גן ילדים, ואחרי זה לריב עם מדינת ישראל שתשים שם בית ספר. ילד שלא הולך לבית ספר או לגן ילדים יכול לגדול ולהיות עבריין ולגבות פרוטקשן, ואנחנו נשלם את המחיר. ילד שהולך לבית ספר אולי יגיע לאוניברסיטה ויהיה רופא ועובד סוציאלי ופסיכולוג ויתרום לנגב, ויש רופאים ופסיכולוגים ועובדים סוציאליים שהם בני החברה הבדואית. הלכנו להקים את היישוב רח'מה, בתי הקבע עדיין לא קמו, וגם הקמנו אותו בתפיסה של קשב לקהילה. תכננו בתים, תכננו אפשרות שמי שרוצה לגדל את העדרים שלו יוכל לצאת עם העדרים למדבר, תכננו תנועה ופוטנציאל גדילה והתרחבות של התושבים. והיום היישוב הזה מתקדם. כשהבאנו אותו למועצה הארצית, היו מתנגדים לתוכנית, אבל זה עבר במועצה הארצית. עכשיו, אי-אפשר להקים יישוב בלי החלטת ממשלה. גם בהחלטת ממשלה, היישוב הזה עבר בממשלה הקודמת. אם לא נקים את היישובים הבדואיים ולא נסדיר את ה-150,000-100,000 בדואים שגרים במקומות לא מוסכמים ולא מוסדרים, כל תושבי הנגב ישלמו את המחיר וכל אזרח שנוסע לאילת ישלם את המחיר וכל המדינה תשלם את המחיר. צודק חבר הכנסת יוסף עטאונה שיש אדמה לכולם בנגב. אפשר לפתור את הבעיה, אבל צריך מנהיגות ורצון. מי שלא יטפל, ישלם את המחיר. אם יהיה טוב בנגב, יהיה טוב לכל אזרח, לכל מטייל ולכל מי שנוסע לאילת ולבסיסים ולגנבות ולפרוטקשן, ואם לא יהיה טוב, נשלם את המחיר כולנו.

תגיד משפט אופטימי. תגיד איזה משפט אופטימי לסיום. אני קורא לראש הממשלה,

אז אל תביאו את חוק פראוור, תביאו משהו אחר. תודה רבה. אבל תעשו סדר ותביאו תקווה לתושבי הנגב.

חבר הכנסת סימון מושיאשוילי, בבקשה.

דקות.

אדוני היו"ר, חבריי חברי הכנסת, מכובדיי כולם, מיכאל, אני מסכים איתך. הנגב מעניין את, אני לא אגיד לא מעניין, אלא מעניין מעט מאוד מהציבור בישראל בכללותו, ובמיוחד, קל וחומר ביום כזה, כשהבלגן חוגג. אני רוצה לציין לחיוב את חברנו יוסף עטאונה על העלאת הנגב למודעות, קצת דחיפה. מותר לי לשאול מאיפה אתה בא? מהקריות, מקריית אתא. דווקא לא מהנגב.

כל הכבוד. אני מזדהה מעט. בכתבה מיום 9 ביולי 2023 באחד המקומונים בבאר שבע, הייתה כותרת: מעל 450 דוחות ניתנו לנהגים בשבוע האחרון, האם כבישי הנגב הסוערים יהפכו לבטוחים? לא ניכנס לעניין של מצבת כוח האדם במשטרת ישראל. היו שם שיכורים, מסוממים, מהירות מופרזת וכדומה.

חבל ארץ יפה כל כך, חבל ארץ שזכינו לו, אברהם אבינו התהלך שם, לו רק היו משכילות ממשלות ישראל לדורותיהן להשקיע בו, היינו זוכים כפל-כפליים. אין כל היגיון בכך שילד בבאר שבע, בנתיבות או בפזורה הבדואית יקבל שירותי חינוך, רווחה או שירותי בריאות באופן שונה מילד בתל אביב או בגבעתיים. אבל זה קורה.

בגלל זה אני מציין את זה, בגלל שזה קורה. מצער שזה קורה, ואם יורשה לי להעיר: לא רק בנגב, גם בגליל, באזור הצפון. כבוד היושב-ראש, בשיחה שערכתי עם ד"ר אלי ספיר, ראש החוג הארצי לרדיותרפיה, הוא ציין בפניי כדוגמה את הקיפוח שחווה אזור הדרום בעיקר בחלוקה לא שוויונית של מכשירי הקרנה לפי אזורים. בהתאם לנתונים, אלו נתונים שמעבר לכך לא צריך להרחיב, במרכז הארץ, בפריסה של המרכזים הרפואיים, קיימים 15 מכשירים כאלה, בירושלים יש תשעה מכשירים ובדרום, רק ארבעה מכשירים, כמעט מיליון וחצי תושבים. המספרים באמת מדברים בעד עצמם. תושבי עיירות הפיתוח ותושבי הרשויות החלשות זכאים וראויים דווקא בשם השוויון לכל כלי שיוציא אותם ממעגל העוני, אני הייתי קורא לזה גם ממעגל הקיפוח. אפשר בכפל תמיכות, יש מספיק רעיונות, יש את התקצוב הדיפרנציאלי בחינוך,

ברווחה. ההשקעה הממשלתית בפריפריה החברתית והגיאוגרפית כדוגמת הנגב, וכפי שציינתי קודם, אם יורשה לי לומר,

חייבת להיות כזאת שתביא לאורך זמן לשינוי אמיתי, להשקעה שתטפח מנהיגות ותעצים את התושבים. רק הבוקר קיבלנו תזכורת בעיתון כלכליסט, כותרת, כותרת שהתנוססה לה ככה בגדול, אני לא יודע למה זה צריך להפריע, אבל תמיד מוצאים את זה: היועמ"שית בולמת את מיליארד השקלים שדרעי רוצה לחלק. לעניות דעתי ולעניות דעתם של רבים ממני וטובים ממני, מדיניות הסיוע על פי מבחני ההכנסה בארנונה לא מבחינה בין דתי לשאינו דתי, בין יהודי לבין ערבי. לעוני אין צבע. אבל החלוקה לא הייתה צודקת. קשה לשכנע אדם שבע ברעב של השני. לאדם שבע קשה לשמוע שהשני רעב וקשה לו להבין את זה אפילו. עלינו לפעול לעודד ולהעלות למודעות הציבור את התקווה, התקווה שאנחנו חייבים לתת לנגב, כי תקווה ועזרה לנגב זה נטו רווח למדינה.

תודה רבה. חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, חמש דקות. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, ראש הממשלה הראשון דוד בן-גוריון אמר: בנגב ייבחן העם. אני חושב שאנחנו בינתיים נכשלים במבחן. בינתיים עם ישראל לא מצליח במבחן הנגב,

אני מקווה שסוף-סוף הממשלה הזו תשנה את המגמה, תשנה את המצב בנגב מקצה לקצה. אני רוצה לספר לך,

סיפור שקרה לי,

לפני כשנה. כמה אנשים אמרו לעצמם: אם בנגב גם ככה כל אחד בונה איפה שהוא רוצה, למה שגם אנחנו לא נבנה איפה שאנחנו רוצים? אותם אנשים הלכו לאחד המקומות שיש שם לדעתי מסביב,

קרוב ל-1,000 מבנים לא חוקיים, והם הלכו ואמרו: גם אנחנו נבנה כאן שני צריפים קטנים. והם בנו, בנו שני צריפים, באדמות מדינה, ליד רהט. בתוך שעה הגיעו לשם כמויות של ניידות משטרה, עצרו את כולם, העיפו אותם.

ואתה יודע מה מיוחד באותם אנשים, אדוני היושב-ראש? המיוחד באנשים האלה, חבר הכנסת עטאונה יודע מה מיוחד באנשים האלה, שהם היו יהודים, ויש כנראה דין אחד ליהודים ודין אחד למי שלא יהודי בנגב בעניין הזה של אכיפת החוק בעבר.

והדבר הזה, חבר הכנסת עטאונה, הולך להשתנות. הקייטנה הזו הולכת להשתנות. יש סדר ויש חוק, ואתה חלק ממי שמחוקקים את החוקים בבית הזה,

בסוף האנשים צריכים לגור על פי חוק. אז אני מבקש שתכירו בכפרים. אסור להשאיר את המצב שלאנשים אין אפשרות,

גם בנגב, גם בנגב, החוק של מדינת ישראל קיים. וזה לא נגמר רק בבנייה בלתי חוקית. בסופו של דבר, כשיש את תיאוריית החלונות השבורים, שאומרת שכשעוברים על החוק בצורה אחת, זה כבר מתבטא בעוד ובעוד ובעוד דרכים, אנחנו רואים את זה גם בכל נושא הפרוטקשן, לצערי. הרבה מאוד עסקים בדרום נאלצים לשלם פרוטקשן. גם בזה אני שמח שהממשלה הנוכחית מחוקקת את החוק. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, אני בטוח שגם אתה נגד הפרוטקשן. אין לי ספק בכלל בעניין הזה. אבל צבי,

השאלה היא מה עושים כדי שזה לא יישנה. אבל אתם ידעתם, אבל זה התפקיד, להשקיע במשילות, להשקיע בתעסוקה. בדיוק הפוך. חברת הכנסת פרידמן, בדיוק הפוך. יושב כאן השר וסרלאוף, חבר הכנסת,

ידידי היקר חבר הכנסת יצחק וסרלאוף,

שר הנגב והגליל. הוא משקיע הרבה מאוד זמן, הרבה מאוד אנרגיה, ולא רק הוא. יושב פה גם השר דיכטר, שר החקלאות. אנחנו משקיעים. כל גופי הממשלה משקיעים בנגב כמו שלא השקיעו אף פעם בנגב, כמו שלא השקיעו אף פעם בנגב.

משקיעים בתוכניות אסטרטגיות, בתוכניות להקמת יישובים חדשים, בתוכניות לאכיפת החוק, בתוכניות למיגור הפרוטקשן, למיגור הפשיעה, בהכנסת מערכות משטרה שיביאו את הכוח והסדר, שהם קודם כול הקצאה של כוחות,

הרבה מאוד כוחות, שיבוא ויפעלו קודם כול נגד אנשים שמפירים את החוק. בסוף הנשק והסמים והפרוטקשן והאלימות והרצח, במי זה פוגע קודם כול? לפני שזה פוגע בנו, זה פוגע בסוף בחברה הבדואית עצמה.

זה פוגע בהם קודם כול. זה אינטרס שלהם שאנחנו כמדינה ניכנס ונקצה כוחות ונקצה משאבים, וזה מה שאנחנו עושים. 9 מיליארד שקל, חברת הכנסת פרידמן, עברו למשטרה. המשילות, בטח.

עברו למשטרה עכשיו. כמה?

לא ראיתי שהממשלה הקודמת העבירה כסף לחיזוק המשטרה, אפילו לא שקל. שקל אחד לא העברתם.

שקל אחד לא העברתם לחיזוק המשטרה. אתה טועה. העברת כסף לחיזוק המשטרה? הוספתם לתקציב של המשטרה? אני לא מכיר את זה.

אנחנו הוספנו 9 מיליארד שקל לחיזוק המשטרה וחיזוק המשילות במדינת ישראל. כמו שפתחתי בהתחלה בדברי דוד בן-גוריון, בנגב ייבחן העם. בנגב גם תיבחן ממשלת ישראל. לא בושה להגיד את זה. אני חושב שזו האמת. ואם עד היום מדינת ישראל ועם ישראל,

נכשלו בנגב, תפקידנו הוא להצליח בנגב. הנגב יפרח. הפריפריה תפסיק להיות פריפריה. יהיו כבישים, יהיו מרכזי תעסוקה, ובעזרת השם, נעשה ונצליח.

תודה רבה. חבר הכנסת אלמוג כהן, איננו. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה, בבקשה. מכובדי היושב-ראש, מכובדיי השרים, חבריי חברי הכנסת, מאז שנבחרנו לכנסת אנחנו עולים לכאן, למליאה, לוועדות, ומעלים את הסוגיות הקשות של התושבים בכלל ושל התושבים הבדואים בנגב. אין ספק כשהנגב צריך ראש ממשלה אמיץ, צוות שרים שיכול לקבל החלטות למען כלל תושבי הנגב ולמען התושבים הבדואים בפרט. אנחנו נמצאים בתקופה כל כך קשה. המדינה הורסת לאוכלוסייה שלנו בלי לתת מענה לתושבים, אין מענה לא בכפרים הקיימים, לא בכפרים המוכרים ולא בכפרים הלא-מוכרים. לכן הדרישה שלנו מראש הממשלה ומצוות השרים שאמון על הנושא של רשות הבדואים היא לעצור קצת ולחשוב איך אנחנו אמורים לסייע לאוכלוסייה החלשה הזאת.

הגדול של האוכלוסייה הבדואית הוא חלק שרוצה להשתלב ולהיות חלק מהמדינה, לעזור ולסייע ולהיות כמו כלל אזרחי המדינה. אני ישבתי כאן עם השרים והסברתי את הסוגיה. לכן הדרישה שלנו היא קודם כול לעצור את נשוא ההריסות. לא יכול להיות שהמדינה תנהל משא ומתן תחת הריסות.

צריך לנהל שיח עם האנשים, לנהל שיח עם האוכלוסייה ולהכיר בכפרים שלנו. זו הדרישה שלנו. יש תקדימים כאן ויש דוח שדובר עליו כאן. דובר רבות על הנושא הזה. הדרישה שלנו מהממשלה היא שתתמקד בנגב ותסייע כמה שיותר לנושא התושבים שלנו,

יש בנגב מצוקה של הזוגות הצעירים, שכל מי שרוצה להתחתן לא יכול לבנות בית. אדוני השר יצחק, צריך לשים דגש על הנושא הזה, צריך לסייע. אנחנו מושיטים יד. אנחנו רוצים שהחברה שלנו כן תשתלב. הצעירים שלנו, אנחנו רוצים לפתוח בפניהם את האקדמיה, את שוק התעסוקה. הדרישה שלנו והבקשה שלנו וכל העיסוק שלנו מהבחינה הזאת היא שהממשלה תבוא לקראת התושבים. הממשלה נבחרה לכלל התושבים, לא נבחרה רק לחלק מסוים. הציפייה שלנו מראש הממשלה היא שייתן מענה לכל תושבי המדינה. יש סוגיות קשות. יש בנגב 11 בתי ספר שמספר התלמידים בהם הוא מעל 1,000 תלמידים בבית ספר אחד, ב-60 בתי ספר מעל 550 תלמידים בבית ספר אחד. לכן צריכה להיות השקעה בנושא הזה, צריכה להיות דאגה לאוכלוסייה שלנו בנושא הזה. אנחנו ביחד יכולים לעשות המון דברים. אנחנו מוכנים להירתם, לסייע לכל מי שרוצה לעמול ולעשות לכלל תושבי הנגב.

תודה רבה. חבר הכנסת אבי מעוז, איננו. השר יצחק שמעון וסרלאוף, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אדוני השר, כנסת נכבדה, דיבר כאן קודם ואליד אלהואשלה. אני אמרתי, ואני חושב שגם שמעת אותי: אני השר של כולם, של כל אזרחי מדינת ישראל, ואני עומד מאחורי זה. אני לא מקפח אף מגזר, או אף עדה, או אף דעה. זה לא מה שעומד לנגד עיניי בקבלת ההחלטות. שני פנים לנגב. מרחבים של התפתחות, מרחבים של חקלאות מתקדמת, מרחבים של תעשייה, מרחבים של התיישבות, הנגב, ארץ קשה שאדם יכול לה ביצירתיות,

בסבלנות ובאהבה, ארץ שהוציאה מבניה את המיטב שבהם, שהכריחה את בניה לעבוד קשה יותר, להביא מים וחיים למקום מדבר, שהכריחה את בניה להיות יצירתיים, להשתמש בפלאי הטכנולוגיה ולהמציא אותם על מנת לכבוש את השממה. הארץ הזו יצרה אנשים נפלאים, מארג שלם של קיבוצניקים ובני עיירות פיתוח, מושבניקים ובני ערים, יהודים ושאינם יהודים, אנשים חמים וקהילות חמות, אנשים שיודעים להתגבר ויודעים לאהוב, עיירות שהפכו לערים שהולכות וגדלות. והנגב ממשיך ומתפתח גם במסחר ותעשייה, תיירות ואקדמיה,

ותחבורה מתקדמת. כמו שאמר בן-גוריון, "בנגב ייבחן כושר היצירה והעוז החלוצי של ישראל, ומבחן זה יהיה גורלי. בנגב ייבחן כושר המדע והמחקר היהודי"; "בנגב ייבחן הנוער היהודי, כושרו החלוצי, עוז רוחו ויוזמתו היוצרת והכובשת". עם זאת, צריך לשים גם את זה על השולחן, ישנם פערים גדולים בין אזור הנגב לבין המרכז: פערים בשירותי בריאות, בשיעור התעסוקה וברמת השכר, פערים בחינוך ובמקומות בילוי ונופש. החזון של המשרד שאני בראשותו הוא לעזור לנגב לפרוח ולשגשג, להתמלא באנשים ונשים, משפחות צעירות, ילדים וילדות, תעסוקה איכותית, שירותי בריאות מצוינים, חינוך, תרבות, ספורט ופנאי ברמה שאינה נופלת ואף עולה על השירותים הניתנים במרכז. נפגשתי, ואני גם נפגש, עם ראשי הרשויות בנגב. כולם מאמינים במקום הזה. כולם יודעים ובטוחים שעם קצת עזרה, השמיים הם הגבול. ואנחנו כאן בשבילם. המשרד מוציא קולות קוראים בתחום הפיתוח הכלכלי והתרבות,

הממשלה העבירה החלטה על סיוע לעוטף עזה, ואנו עובדים ממש בימים אלו על החלטות ממשלה גדולות נוספות, החלטות ממשלה שייתנו מנועי צמיחה ואפשרויות תעסוקה ואשר יעזרו לנגב ולתושביו לממש את הפוטנציאל. אבל יש גם פן נוסף לנגב, ישנן בעיות משילות חריפות. ישנם למעלה מ-85,000 מבנים בלתי חוקיים ברחבי הנגב, עשרות מקבצי יישוב בלתי חוקיים ברחבי הפזורה. מרחבים גדולים בנגב, גם בתוככי הערים, סובלים מפרוטקשן, מנהיגה פרועה ומהטרדות. דוח מבקר המדינה לשנת 2021 מצביע על תופעות חמורות של פגיעה בתשתיות לאומיות: התחברות פיראטית ומסוכנת לחשמל, חבלה בתשתיות של חברת מקורות, פגיעה אנושה באיכות הסביבה על ידי פינוי שפכים לא מאושר ועוד ועוד. אפשר למנות עוד. לפי הערכות, חיות בנגב כ-14,000 נשים במשפחות פוליגמיות,

עם השלכות חמורות על ביטחון המדינה, על רווחת המשפחות, על פגיעה במעמד האישה, על דיווחי כזב לרשויות המדינה לצורך קבלת גמלאות. חוסר המשילות מזמין בעיות הברחה,

גנבת נשקים ואמצעי לחימה מצה"ל. אזורים שלמים חיים באקס-טריטוריה בתוך מדינת ישראל הריבונית. הדבר בא לידי ביטוי ביתר שאת באירועי שומר החומות, כאשר כבישי הדרום היו לא בטוחים לנסיעה. הנוסעים חוו חסימות והתקפות פרועות. אי-אפשר להסתפק, אדוני היושב-ראש, רק ב"עשה טוב"; מדינת ישראל חייבת להתעסק ב"סור מרע". עוצמה יהודית שמה בראש מעייניה את הטיפול בבעיות המשילות בנגב. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר פועל יום-יום כדי לשים קץ לנורמות העבריינות שפשו במרחבי הדרום. יש להילחם מלחמה עיקשת בפשיעה,

בעבירות רכוש ונשק, שהסובלים המיידיים מתופעות אלו הם החברה הבדואית עצמה. הממשלה כולה צריכה להצטרף אלינו למאבק הזה. יש להסדיר את כל מרחבי הפזורה הבדואית, כפי שהחל לקדם חברי השר עמיחי שיקלי. יש לשים סד זמנים קצוב ומוגבל, שיהיה מוגבל בזמן, לניסיונות הסדרה בדרכי שלום.

משפחות וגם בתי אב שלא יוסדרו ביישוב קבע ראוי לאחר סל הפיצויים הנדיב שהמדינה מציעה להם, ואני יודע שהוא נדיב, כמובן, מתוך הקשבה, מדינת ישראל, על שלל זרועות האכיפה שלה, ימצו עימם את הדין. לא עוד הקמת מרכזים חיוניים ברחבי הפזורה. יש להקים יישובים נוספים ברחבי הנגב, לתפיסת השטח וגם להשלטת ריבונות. מגיע לבדואים אזרחי המדינה לחיות חיים ברמה גבוהה ביישובים מוסדרים, בבתים ראויים, עם חינוך ראוי לכל הגילים, אופק אקדמי ותעסוקתי, ולא בתוך חממות פשע. מגיע לתושבים היהודים של הנגב לחיות בתוך מדינת ישראל הריבונית במרחבים שבהם נשמרים הסדר והחוק. ואם נחזור רגע, שוב, לדברי בן-גוריון, "בנגב ייבחן העם בישראל ומדינתו". בעזרת השם ובשילוב כוחות של הממשלה, הרשויות המוניציפליות, המשטרה וכוחות האכיפה בנגב, ובייחוד של תושבי הנגב עצמם, נעמוד במבחן הזה.

תודה רבה לשר

אני רוצה לאחל לך רפואה שלמה. הגעת למרות הקושי, ככה, לדבר על היום הזה. זה מראה כמה חשוב לך הנושא הזה וזה נמצא בעצמותיך. אנחנו מאחלים לך שבתפקידך כשר במשרדך תדאג להמשיך הלאה, לצמצם את הפערים ולפעול למען הנגב.

חברי הכנסת, אנחנו נעבור לנושא הבא על סדר-היום,

החמרת ענישה בעבירות מין על רקע לאומני (תיקוני חקיקה), התשפ"ג 2023, לקריאה הראשונה. אני מזמין את חברת הכנסת יוליה מלינובסקי להציג את הצעת החוק,

לאחר מכן נזמין את חברת הכנסת לימור סון הר מלך, שהצמידה הצעת חוק שלה. בבקשה, ככל שתנצלי את מרב הזמן, עשר דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, אני לא יכולה שלא להתייחס למה שקורה בחוץ, כי זה פשוט יהיה מנותק מהמציאות. אנחנו פה כמו מין אקווריום ורגוע פה ושקט, וכיום זה גם מנומס, לשם שינוי, אבל בחוץ יש לנו טורנדו, טורנדו חברתי, שפוגע קשות בדבר הכי יקר שלנו, החוסן של מדינת ישראל. בסופו של דבר לכל אירוע תמיד יש אחראי, ובעיניי לכל מה שקורה עכשיו האחראי הוא ברור ובלעדי ויחיד, זה ממשלת ישראל והעומד בראשה. כי מי שמנווט את הקצב, מנווט את סדר-היום, קובע את הדברים שהכנסת מתעסקת בהם, זה הממשלה. כי אין לנו הפרדה אמיתית בין הממשלה לכנסת. ברור שזו רגל אחת, ברור שהממשלה שולטת באופן מלא על כל מה שקורה בכנסת, ואם הממשלה וראש הממשלה לא היו רוצים לקדם את ההפיכה המשטרית, זה כנראה פשוט לא היה קורה. התמונות הן קשות, אמיתיות. זה קורע לב. זה אזרחים שלנו. אני מכירה פה גם חברי כנסת דווקא מצד הקואליציה שיש להם קרובי משפחה שמשתתפים בהפגנות עכשיו.

יוליה, אפשר לדבר? חוק חשוב, בתמיכת קואליציה ואופוזיציה. עזבו אותנו. גויסו לכאן חברי כנסת בשביל, התגייסנו במיוחד לבוא ולתמוך,

עזבי אותנו מההפגנות עכשיו. אם יש משהו מאחד, צריך לנצל את ההזדמנות. בואו נראה שיש דברים מאחדים. נראה לי שהיושב-ראש שלך מסכים איתך.

על התוכן, אני אמרתי, ולזה לדעתי אף אחד מכם לא יכול שלא להסכים,

שהתמונות האלה לא עושות טוב לא ללב ולא לעין. כשאמבולנס לא מצליח להגיע ליעד שלו, בזה אני מאמינה שאנחנו מסכימים, ואם אנחנו מסכימים בזה, בוא נסכים שחייבים לעצור את הטירוף הזה. לפחות בזה בוא נסכים. אנחנו פה התכנסנו לדון בהצעת חוק שלי ושל לימור סון הר מלך ושל חבר הכנסת קרויזר, שבעצם מגדירה, תגדיר בפעם הראשונה, יחד עם לימור עשינו עבודה אמיתית, ואני חייבת להודות גם ליושב-ראש הקואליציה, שמהרגע הראשון הוא התגייס למשימה, גם לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, גם לצביקה פוגל, גם לפנינה תמנו שטה כיושבת-ראש הוועדה המשותפת, וברור שהיועצת המשפטית של הוועדה, שהיא תרמה פה רבות. על מה מדובר? באמת זה משהו שעוד לא היה לנו. קשה לדבר ביום הזה, כשבעצם אנחנו פה באירוע היסטורי, סוג-של. אני התחלתי לטפל בנושא תקיפות מיניות על רקע לאומני לפני שש שנים, וכשהתחלתי לדבר על זה אמרו לי שאין דבר כזה ואני סתם ממציאה והכול בסדר והתופעה לא קיימת. אבל הבאתי עדויות, הבאתי נשים שספגו את זה, ואז הייתי צריכה לגבש רעיון, מה בעצם קורה פה. אז אם תקיפה, פגיעה בגוף בנסיבות מסוימות זה טרור, גם פגיעה מינית, שזה אירוע בפני עצמו, כולנו מכירים את חומרת האירוע, גם זה אירוע טרור. אסור להקל בזה ראש. אסור, עאידה, את מסתכלת עליי. את זוכרת את הדיון הזה? את ניהלת את הוועדה אז. אני זוכרת את הדיון שהמשטרה אמרה שאין תלונות כאלה.

המשטרה אמרה שאין תלונות כאלה, ואנחנו הבנו שהם פשוט לא יודעים איך לסמן אותן. הבעיה היא שברגע שאת לא מדברת על כך שקיים אירוע, גורמי אכיפת החוק פשוט לא יודעים, וזה מה שעלה בדיוני הוועדה, הם לא יודעים איך לסמן את זה, איך להתייחס לזה. וכפי שאמרתי, אם יש פגיעה בגוף ובנסיבות מסוימות על פי חוק טרור זה ייחשב אירוע לאומני ואירוע טרור, גם פגיעה מינית לא כל פגיעה מינית, אבל בנסיבות מסוימות, אם זה ייכנס להגדרות ואם יהיו לזה ראיות, זה ייחשב אירוע על רקע לאומני. בהצעת החוק הזאת קרו שני דברים. קודם כול, אנחנו הכנסנו את ההגדרה "פגיעה מינית" לחוק מאבק בטרור. מדינת ישראל והמחוקק פעם ראשונה אומרים: הדבר הזה קיים. לא נברח מהמציאות, לא נשקר לעצמנו. נגיד את האמת. וגם אם זה קורה ויקרה, וזה כבר קרה, ויש כבר כאלה מקרים, יש כבר שבעה מקרים שהנשים הוכרו כנפגעות פעולות איבה בגלל פגיעות מיניות, עבירות מין, אנחנו נגיד בקול ברור ואמיץ: התופעה קיימת. אפשר לדבר על מקרים יותר קשים, כאשר זה תקיפה או מעשה מגונה, ואפשר לדבר על תופעה יותר רחבה, שבזה טיפלה לימור, של ההטרדות המיניות. ואנחנו נגיד לנשים:

אתן לא לבד. זה קורה. אתן לא צריכות להתבייש. אנחנו מכירות בתופעה הזאת, אנחנו מכירות בתחושות האלה, ויש לכן זכויות. קודם כול המחוקק מכיר בכך שהדבר הזה קיים. דרך ארוכה מתחילה מצעד ראשון, ועושים את הצעד הזה עכשיו על ידי הצעת החוק הזאת.

המחוקק אומר: יש לכן הגנה. אנחנו נותנים לכן הגנה. לא עשיתן משהו רע, אתן לא אשמות בזה. אנחנו נמצאים באזור סכסוך לאומי, ויש על זה החלטות או"ם. האו"ם מכיר בתופעה הזאת, ביטוח לאומי מכיר, ואנחנו לא נקל ראש איפה שאנחנו נמצאים. אנחנו על ידי הצעת החוק הזאת ניתן לנשים כלים להתמודד, כי מי שעוברת הטרדה מינית, ובמיוחד הטרדה מינית או תקיפה מינית על רקע לאומני, היא צריכה עזרה וטיפול, היא צריכה סיוע, היא צריכה הכרה. אני מקווה מאוד שבנושא ההכרה, לקראת שנייה ושלישית עוד נעלה את הנושא הזה, כי אני לא מוכנה להשאיר את הוואקום הזה ולהשאיר אותו לפרשנות. חייבים להגיד בצורה הכי ברורה שכל מי שעוברת או עברה תקיפה מינית על רקע לאומני מעצם זה שהיא יהודייה,

נגיד את זה, צריך להכיר בה כנפגעת עבירות איבה, וכמובן מגיע לה כל הסיוע הנדרש על פי החוק, גם נפשי וגם כספי. לגבי הטרדות מיניות, גם לזה נתנו תרופה,

תרחיב על זה בהמשך. מה עוד עשינו בהצעת החוק הזאת? אנחנו חייבנו את פרקליט המדינה ואת מפכ"ל המשטרה פעם בשנה לתת דוחות. כי עד עכשיו אין נתונים כי אף אחד לא ביקש, אין נתונים כי אף אחד לא ספר. אנחנו דרשנו פעם בשנה דיווח כמה תלונות, כמה כתבי אישום. אני עוד לא יודעת מה אנחנו נעשה עם פתיחת תיקים, כי המשטרה עוד לא סגורה על עצמה, כי אף פעם לא חשבו על זה. פשוט שנים רבות הסתירו את הנושא, כי זה כל כך לא נוח. ואגב, באותה נשימה אני רוצה להגיד שלאף אחד לא יהיה פה ספק, זה יעבוד לכל הכיוונים. לאף אחד אין זכות לפגוע בנשים בכלל, ועל רקע לאומני בפרט. זה צריך להיות ברור, ואני אומרת את זה בפה מלא. אני מקווה מאוד שאנחנו עכשיו נעביר את הצעת החוק הזו בקריאה ראשונה, ואני מאוד מקווה שבעזרת הקואליציה, וכמובן יושב-ראש הוועדה לביטחון לאומי, וכמובן, בעזרת השם, כמו שאתה אוהב להגיד, רק בעזרת השם. יסתדר לנו שגם נסיים את החקיקה הזאת בשנייה-שלישית עד סוף המושב. תודה רבה לכם. תודה רבה לחברת הכנסת יוליה מלינובסקי. חברת הכנסת לימור סון הר מלך, שהצמידה הצעת חוק בנושא, בבקשה. זה כבר לגמרי ביחד.

אולי בהצלחה בחולון? יוליה, את עשית עבודה מצוינת בהסברת החוק. בהצלחה בחולון אולי? לחיים. לחיים. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, בראשית דבריי אני מבקשת להודות לחברתי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, שבמשך תקופה ארוכה פעלה וקידמה את החוק החשוב והצודק מאין כמותו להחמרת הענישה בעבירות מין על רקע לאומני. אני מבקשת להודות ליושב-ראש הכנסת אופיר כץ, שראה חשיבות, עכשיו סיבכת אותי. יושב-ראש הקואליציה.

סליחה, יושב-ראש הקואליציה. סליחה, נכון. היא קראה לפוגל יושב-ראש ועדת חוקה, והכול פה מבולבל

אבל הנושא חשוב.

לא את, היא, אני אומר. ליושב-ראש הקואליציה אופיר כץ, שראה חשיבות בחוק ובקידומו, לחבר הכנסת צביקה פוגל, יושב-ראש הוועדה לביטחון לאומי, ולחברת הכנסת פנינה תמנו שטה, יושבת-ראש הוועדה לקידום מעמד האישה, שסייעה בדיוקים מאוד מאוד משמעותיים וחשובים, ובאמת ראו גם הם חשיבות בקידום החוק הזה, לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, שביקש להוביל ולקדם את החוק מתוך הבנת החיוניות של החוק. בשנים האחרונות ישנה עלייה דרמטית בתופעת תקיפת נשים על רקע זהותן הלאומית, ואנו שומעים יותר ויותר על מקרים מסוג זה. מדובר בתופעה מחרידה, שיש לה השלכות רבות על הביטחון האישי ועל תחושת המוגנות של נשים יהודיות רבות. לצערי, ישנו ניסיון לטשטש את היקף התופעה וסיבותיה. בתקיפות מסוג זה באות לידי ביטוי שתי עבירות חמורות, שההצטלבות שלהן מגבירה ומכפילה את חומרת התקיפה והשלכותיה. על כן, היינו מצפים להחמרת והכפלת הענישה. למרות זאת, בשונה מעבירות בחוק העונשין, בעבירה של תקיפה מינית קיימת עמימות בחוק בכל הנוגע להחמרת הענישה כאשר המניע הוא לאומי. דרך אגב, אפילו לא שואלים על זה. אין כיוון חקירה בכיוון הזה, אף אחד לא חושב, אף אחד לא בודק. אין תיקים שנפתחים על הרקע של הדבר הזה, כי אף אחד פשוט, אין לזה שום חוק, אין לזה שום דרישה. על מנת לתקן מצב זה הגשנו את הצעת החוק, שמבקשת לקבוע שמי שביצע הטרדה מינית או התנכלות כמפורט בסעיף 5 לחוק למניעת הטרדה מינית על רקע לאומני, דינו כפל העונש הנקוב לעבירה. חוק זה בא לחייב התייחסות ראויה ונכונה למען האישה היהודייה הנפגעת. ישנה חשיבות רבה שסעיף הטרור יהווה חלק מחוק זה והפגיעה באישה תוכר כאירוע טרור. לא ייתכן שאישה תיפגע רק על רקע מוצאה והלאום שאליו היא משתייכת. לא ייתכן שכבודן של נשים בנות ישראל יחולל על ידי בני בלייעל והם יצאו בלא כלום או בעונשים מגוחכים. לא ייתכן כי אישה שגופה ונפשה נרמסים על רקע לאומני, לא תקבל את ההתייחסות וההכרה בחומרת האירוע שאותו חוותה כפי שראוי. גם החוק הבין-לאומי ידע להכיר באונס על רקע זה כפשע מלחמה, ועל כן מתבקש שמדינת ישראל אף היא תתייחס לאירועים מסוג זה כאירועי טרור ותראה בהם אירועים המבקשים להשפיל ולהשתמש בגופן ונפשן של נשים כאקט של ניצחון. כאישה, תחושת הביטחון והמוגנות של נשים חשובה לי, ואעשה הכול על מנת להבטיח את ביטחונן הפיזי והנפשי. כנפגעת טרור, חוויתי על בשרי את המשקעים הנפשיים הקשים שנותרים כתוצאה מסוג פגיעה זו.

אני רואה חשיבות עליונה בהתייחסות נכונה ובענישה צודקת במקרים המשלבים את שתי העבירות הללו יחד, שכאמור, חומרתן והשפעתן כפולה. חשוב להבין שעצם הצורך בחקיקת החוק הוא אות קלון למדינתנו ולריבונות שנפגעה והושפלה עד עפר. עם זאת, אני מברכת ושמחה על כך שחוק זה מתקדם ויעבור היום, בעזרת השם, בקריאה ראשונה, ועד סוף המושב הזה ייכנס לספר החוקים של מדינת ישראל. עוד תיקון בדרך לגאולה והשבת האמת והצדק עבור נשים בישראל. תודה רבה. תודה רבה לחברת הכנסת לימור סון הר מלך. חבר הכנסת סימון דוידסון, האם הוא עולה לדבר? לא, לא עולה,

חבר הכנסת איימן עודה, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסף עטאונה,

מוותר, חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח, חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, אף היא אינה נוכחת, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין,

חבר הכנסת יצחק פינדרוס, מוותר, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח. את רוצה לסכם, יוליה?

לא, לא, חברי הכנסת, נעבור להצבעה. ההצבעה תהיה הצבעה אלקטרונית.

נעבור להצבעה על הצעת חוק החמרת הענישה בעבירות מין על רקע לאומני (תיקוני חקיקה), התשפ"ג 2023, של חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וחברת הכנסת לימור סון הר מלך. הצבעה. ההצעה להעביר את הצעת חוק החמרת ענישה בעבירות מין על רקע לאומני (תיקוני חקיקה),

לוועדה המשותפת של הוועדה לביטחון לאומי והוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי נתקבלה. רבותיי חברי הכנסת, להלן תוצאות ההצבעה: 20 בעד,

אני קובע שהצעת חוק החמרת ענישה בעבירות מין רקע לאומני (תיקוני חקיקה), התשפ"ג 2023, אושרה בקריאה הראשונה ותחזור לדיון בוועדה המשותפת של הוועדה לביטחון לאומי והוועדה לקידום מעמד האישה ולשוויון מגדרי להכנתה לקריאה השנייה והשלישית. חברי הכנסת, נעבור לסעיף הבא בסדר-היום, הצעת חוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים

אם שתיכן אומרות את זה, אני סומכת עליכן. אדוני היושב-ראש, שרים נכבדים, חברי כנסת, חברות כנסת, מכובדיי כולם, בראשית דבריי אני מבקשת, אדוני היושב-ראש, לחזק את המפגינים המוחים בכל רחבי הארץ ולשלוח איחולי החלמה מהירה לכל הפצועים שנפגעו במהלך המחאות והמאבק לעצירת הפגיעה בדמוקרטיה וזכויות האזרח. אני יודעת באופן אישי, כן, אדוני יושב-ראש ועדת האתיקה. שהם, הבנתי. אני יודעת באופן אישי. אני אגיד לך, יושב-ראש ועדת האתיקה, עד כמה חשוב לשמור על הזכות הבסיסית של אזרחים למחות, להפגין. זה לוקח אותי לימים שבהם אני גם הובלתי וגם הפגנתי עם עשרות אלפי יוצאי אתיופיה כנגד אלימות משטרתית. מה הם עשו לך?

והלוואי שהייתה סלחנות כלפי ההפגנות שלכם כמו עכשיו. ספגנו אלימות קשה, קשה. ספגנו אלימות קשה, ספגנו מכת"זיות, אבל עוול לא מתקנים בעוול, כי גם עכשיו, לצערי,

אני אומרת לך, ספגנו אלימות קשה,

מעצרים נרחבים, הפחדה וגם השתקה, מעצרים, מעצרי מנע, הגיעו לבתים ועצרו אנשים. כמו בעבר, אני קוראת לעשות תיקון עוול ולסגור את כל התיקים שנפתחו כנגד מפגינים, ואני בטוחה שגם חברתי חברת הכנסת מלקו מצטרפת לקריאה הזאת.

בדיוק אני מציינת את זה. זה לא מאוחר. נכון, אמרתי את זה. יש לסגור את התיקים

תאפשרו להם עתיד, כי הם נלחמו על העתיד שלהם. תסגרו את התיקים של יוצאי אתיופיה שהופלו ונפגעו לרעה. ובמעבר חד.

היא המחלה והסכנה הגדולה ביותר המאיימת על בני ובנות אנוש, על חברות, מדינות וכל מי שחפץ חיים. המציאות היא שנשים סובלות ביתר שאת מאלימות בהשוואה לגברים, ולצערי, גם היום אנחנו עומדים בפני מציאות קשה וחמורה, ומתחילת השנה נרצחו 17 נשים, שזה פי שניים ביחס לשנה שחלפה. מאות אלפי נשים חיות בצל האלימות, מכל המגזרים, מכל העדות, מכל החברות, מכל המעמדות, רק מאות מתוכן אוזרות אומץ מדי שנה ונאלצות לנוס על נפשן למקלט לנשים נפגעות אלימות. הנשים הללו נמצאות בתקופה הקשה ביותר בחייהן. בוודאי כאשר מדובר באימהות לילדים קטנים, המצב נהיה מורכב ואף לעיתים קשה מנשוא, ומצריך מאיתנו, כמדינה, כנבחרי ציבור בכנסת, בוודאי כממשלה, אדוני שר הרווחה, להיות מגויסים, לתת את כל המענים הנדרשים, לסייע לנשים ולילדים הנמצאים במקלטים. אני מדברת על ילדים שהם מתחת לגיל 14. דמיינו לכם מה זה אימא שלא יכולה לקחת איתה למקלט ילד בן 14,

ממש משפט שלמה. המציאות היא שרבות מהנשים השוהות במקלטים לא יכולות לצאת ולפרנס את עצמן ואת ילדיהן ובעצם נאלצות להשהות, לעצור את חייהן, כל שגרה שהיא מוכרת להם ולילדים, במטרה אחת, שהיא קודם כול להישאר בחיים מול בני הזוג האלימים, שהם פצצת אלימות מתקתקת. כאמור, ברוב המקרים הן מאבדות את מקור פרנסתן. כמו כן, לרובן ככולן הגישה לחסכונות משותפים נחסמת בפניהן על ידי הבן זוג התוקף, והן הופכות לתלויות באופן חד-משמעי במדינה, והיא חייבת לתת גב רחב בתקופה הקשה הזו לנשים ולילדים. כי המאבק נגד אלימות כלפי נשים אינו מאבק רק של נשים; זה לא מאבק שמצטמצם לאישי ולפרטי אלא מאבק לאומי כחברה החפצה ומקדשת חיים. צריך להבין שיש בכל התהליך הזה נקודות מורכבות ומשבריות שאיתן נאלצות נשים תחת אלימות ובמנוסה להתמודד. בין היתר, היציאה מהבית, שזה באמת, קשה לדמיין,

להיות בתוך הנעליים של נשים שחוות אלימות. לקבל את האומץ לעזוב את הגבר המכה והאלים זה דבר שהוא לא פשוט. נקודה משברית ורגישה לא פחות היא בשלב היציאה מהמקלט וההסתגלות לחיים חדשים. לצערנו, על פי נתוני משרד הרווחה, 15% מכלל הנשים שנכנסו למקלט חזרו אל בן הזוג האלים בתום תקופת ההסתגלות, כי הן הרגישו שאין להם ברירה ואין להן יכולת הישרדות כלכלית. לפי נתוני ארגוני החברה האזרחית, למעלה מ-60% מהנשים שיצאו מהמקלטים לדירה שכורה, החזיקו בה לא יותר מחודש עד חודשיים. אלו נתונים קשים המשקפים מציאות קשה, שבה הנשים שחיות בצל האלימות, עומדות בין הפטיש לסדן, והרבה פעמים כשמדובר בילדים, כמו שאמרתי, בסוג של משפט שלמה: ביטחון אישי מול הצורך הבסיסי לקורת גג, ביטחון אישי או תשלום למעון עבור הילד, ביטחון אישי או אוכל ומזון. אסור לנו להשלים עם מציאות שנשים שכבר הצליחו לצאת מטווח הסכנה המיידית וחילצו את עצמן ואת ילדיהן ממעגל האלימות, נאלצות לחזור אל הגבר האלים ולסכן חייהן בגלל הישרדות כלכלית יום-יומית. לעיתים, חלילה, מדובר בחזרה למציאות שאף הופכת להיות יותר אלימה משהייתה. לכן הצעת החוק שלפנינו באה לתת סיוע יותר נרחב לנשים היוצאות ממקלטים, להגדיל את מענק היציאה כך שהמענק יגדל מ-8,000 שקלים ל-11,000. אני מודה, אני רציתי 20,000, אבל בחיים אנחנו נאלצים להתפשר על חלק מהדברים. זה 11,000 לפני שמוסיפים עוד 1,000 שקלים על ילד ראשון ו-1,000 שקלים נוספים על ילד שני, ואני אצטרף גם לדרישה של יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה, ואחר כך נראה אם אנחנו נצליח באמת להגיע לעמק השווה של להוסיף על כל ילד. יש משפחות ברוכות ילדים.

הצעת החוק תקדים את התשלום של המענקים לפני יציאה מהמקלטים ולא לאחריה, כי הרבה פעמים הן צריכות להתארגן לפני שהן יוצאות מהמקלט, ואין להן כסף מזומן, אז אנחנו רוצים להקדים את זמן ההתארגנות ולעזור להן. אני רק אומר, אדוני שר הרווחה, שאני מאוד מודה לך שאתה ראית איתי עין בעין, אבל לא רק ראית עין בעין, אני יודעת מה אתה עשית. אתה דאגת בתקציב המדינה לשריין תקציב לטובת הנושא הזה, ולכן אני מודה לך על כך שאתה נותן את החשיבות הראויה לנושא הזה ואת הסיוע בהעברת החוק היום בקריאה ראשונה, ובעזרת השם גם בקריאה שנייה ושלישית בהקדם. אני יכולה לומר לך שזו דוגמה ליכולת לשתף פעולה בין קואליציה לאופוזיציה למען החלשים ביותר ושימת המאבק למען החיים, למען נשים שחיות תחת אלימות, בראש סדר העדיפויות. אני מודה לך,

על שסייעת, יחד עם הצוות שלך,

בקידום החוק. אני בטוחה, אני בטוחה שזה צעד נוסף בדרך לקחת את מלוא האחריות במה שאנחנו יכולים לעשות כדי לעזור לנשים הללו. ולא לוותר, לא לוותר, כי אנחנו יכולים לנצח את הפחד, אנחנו יכולים לנצח את האלימות. אנחנו יכולים לעשות תיקון מציאות, ואת זה עושים בנחישות. כי עם כל הכבוד להרבה דברים טפלים שאנחנו מתעסקים בהם בבית הזה, יש אנשים שנלחמים על החיים. ואני רוצה להאמין בכל ליבי, ואני גם יודעת, אדוני היושב-ראש, שהתוספת של 37% עכשיו למענק, בשביל אותה אישה שיוצאת מהמקלטים עם הילדים הקטנים שצריכה עכשיו לשלם שכירות, במצב מוטרף, כשהדירות כל כך יקרות, זה בשבילה

אז אומנם זה התחלה, ואם זה היה תלוי בי ובשר הרווחה היינו מעלים עוד יותר, ואנחנו נעשה את זה, אנחנו נעלה את זה עוד יותר. אני רואה פה גם חברות רבות, חברות כנסת שנלחמות יחד איתי בוועדה כדי שאנחנו באמת ניטיב עם נשים שנמצאות תחת האלימות, אם זה לימור, אם זה עאידה, אימאן ואחרות. אני מאמינה שאנחנו נשיג עוד הישגים, כי המטרה שלנו זה באמת להיות כאן ולהצדיק את היותנו כאן, כמו שאמרתי, כדי לעזור לחלשים ביותר בחברה.

תודה רבה לחברת הכנסת פנינה תמנו, מציעת החוק.

אני לא אעבור על כל רשימת מבקשי רשות הדיבור. האם יש מישהו באולם שמעוניין לנצל את זמן הדיבור,

שר הרווחה נמצא כאן ומבקש להתייחס. השר יעקב מרגי, בבקשה. לאחר מכן את לא רוצה לסכם, נכון, חברת הכנסת פנינה תמנו? אין מה לסכם לאחר מכן.

לא, לא, לא. לאחר דברי השר אנחנו נעבור להצבעה, מאחר שאין כאן בקשות דיבור. בבקשה, השר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדי השר, אני תחילה רוצה להתייחס לאירוע שהיה כאן בכנסת אתמול. אסור להיות אדישים למה שקרה אתמול בכנסת, אירוע מבזה, מערער את חוסנה וחוזקה של החברה הישראלית. אנשים לא אוהבים שקוראים להם אנרכיסטים, אבל מעשים כאלה מייצרים אנרכיה במעוז האחרון של הדמוקרטיה הישראלית. ואל תספרו לנו סיפורים, קץ הדמוקרטיה. מסתבר שאולי אפילו אפשר להעז ולומר שספק אם היינו בדמוקרטיה עד היום. שוויון הנפש והשקט שבהם זה עבר, זה אירוע חמור, אירוע שהיה צריך לזעזע את אמות הסיפים. כשר הרווחה, היום התפרסם ברשתות החברתיות שהיה אקט של מחאה שבו השתמשו בתינוקת או תינוק על מעבר חציה. הנושא הזה הועבר לבדיקה מיידית ולחקירה. יש גבולות גם למחאה. אם מישהו ניסה לומר לנו השבוע שאין גבולות למחאה, אנחנו אומרים לו: כן, יש גבולות, יש קווים אדומים למחאה. תלוי של מי, כבוד השר. אמרתי.

אתה יודע מי שלט פה כשהייתה הפגנת יוצאי אתיופיה? הליכוד. רק הליכוד יכול. ואז אומרים לי: בטח,

פנינה, השרה לשעבר, מי שלט פה? מי הלך, בואו נשים את האמת על השולחן. אני כבר לא יכולה לשמוע את הצביעות הזאת, שכל הזמן מדברים, איפה ואיפה.

האיפה ואיפה כלפי יוצאי אתיופיה הייתה במשמרת שלכם. אני רוצה להתייחס לזה.

אדוני השר. אני הולכת שנייה לשתות משהו, כי זה מרגיז אותי. הוא שאמרנו.

הוא שאמרנו גם בישיבת הממשלה והצגנו, ונשאלו שאלות. לא שאנחנו רוצים שהמראות שהיו בהפגנת יהודי אתיופיה יחזרו על עצמן. רק שאלנו: למה אז? למה אז? כי השרים לא ענו לי בטלפון, השרים של הליכוד. אני עודדתי את המחאה ב-2015.

אני רוצה להגיד לך,

חברת הכנסת פנינה,

אף אחד לא הפריע לך כשדיברת.

אני נאלצתי לדבר דרך התקשורת, יש לי את זה בארכיונים. פנינה, אני איתך. אני איתך. פנינה, זו

זו הייתה המשטרה.

פנינה, אני איתך. שאלנו והצגנו. על זה אנחנו מדברים. אמרתי: תלוי מי. את אומרת, חבר'ה, ב-1996, פרשת הדם. זה לא קשור, חבר'ה.

גם טיפול עמוק ורציני בפוגע, בגורם האלים. אנחנו היום מטפלים, מוציאים את האישה, אם זו אישה, מוציאים אותה למקלט. אם זו אישה, אותה מוציאים, ואחר כך מה אנחנו עושים? מחזירים אותה לאותו בית בלי שהפוגע או הגורם האלים קיבל טיפול בכלל. לכן זה חלק מהטיפול. אנחנו מחויבים לכך, עושים עבודה במשרד, ואני מקווה שגם סוגיית עו"ס מגן תבוא לידי פתרון ונצליח לייצר את המענים, כשהחקיקה מחייבת לטפל בגברים אלימים. אני מבין שכולם רוצים להגיע להצבעה. אז באמת תודה לכולם. תודה לחברי הכנסת. תודה רבה לך. אבל אל תשכחו את התוכחה שאמרתי בתחילת דבריי. תודה רבה לשר הרווחה, השר יעקב מרגי, גם על נושא סיפור הילדה או הילד, התינוקת או התינוק, מהתמונות של ההפגנה, וגם על הדברים והתמיכה שלך בחוק החשוב הזה. רבותיי חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה, הצעת חוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות) (תיקון מס' 5) (הגדלת מענק ההסתגלות ושינוי מועד התשלום), התשפ"ג 2023. ההצבעה תהיה הצבעה אלקטרונית.

ההצעה להעביר את הצעת חוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות) (תיקון מס' 5) (הגדלת מענק ההסתגלות ושינוי מועד התשלום), התשפ"ג 2023,

בתוספת לפרוטוקול של קולותיהם של חבר הכנסת אחמד טיבי וחבר הכנסת חמד עמאר. אני קובע שהצעת חוק שירותי רווחה (זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות) (תיקון מס' 5) (הגדלת מענק ההסתגלות ושינוי מועד התשלום), התשפ"ג 2023, אושרה בקריאה הראשונה, ותחזור לדיון בוועדת העבודה והרווחה להכנתה לקריאה השנייה והשלישית. חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 103), התשפ"ג 2023, לקריאה השנייה והשלישית. אני מזמין את חבר הכנסת הרב יצחק פינדרוס, בשם יושב-ראש ועדת הכספים, להציג את הצעת החוק. אה, אז לא הבנתי אותך.

אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, חבר הכנסת יעקב אשר, יוזם ומציע החוק, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה השנייה ולקריאה השלישית את הצעת חוק מיסוי מקרקעין (תיקון מס' 103). בחוק מיסוי מקרקעין נקבע לעניין מס רכישה ומס שבח כי יראו בהורה ובילד עד גיל 18 תא משפחתי אחד. כתוצאה מכך, אם נרכשת דירת מגורים עבור הילד, היא נחשבת דירת מגורים נוספת שעליה יחולו שיעורי מס גבוהים החלים על רכישת דירה שאינה דירה יחידה או שלא ניתן פטור ממס שבח במכירת דירת ההורה. במשך השנים הגיעו לוועדת הכספים פניות רבות בנוגע לילדים יתומם שנתרם עבורם סכום כסף ממקור חיצוני למשפחה לטובת רכישת דירה, מתוך דאגה לעתידם, אך הוחלט למסות דירות אלה בשיעורי מס גבוהים כיוון שראו את הדירות כשייכות לאותו תא משפחתי. הנושא הובא לדיון בוועדת הכספים כמה פעמים בעדינות אני אומר כמה פעמים, ורשות המיסים התחייבה יותר מכמה פעמים בודדות לתקן את הוראת הביצוע שעוסקת בעניין כך שיוחרג מצב זה. אולם התיקון החוזר נתקל בקשיים ברשות המיסים. זה היה אחד המחזות המוזרים והמשעשעים. חבר הכנסת יעקב אשר, שהוא יותר ותיק ממני,

שהגעתי יחסית חדש, כל פעם שהיית מגיע לוועדת הכספים, היו אומרים לך: עוד שבוע, עוד שבוע. לפעמים הם אפילו היו לוקחים חריגים ואומרים: עוד שבועיים. ינון אזולאי היה שם, וכל פעם שאל אותם עוד פעם: מה קורה עם זה? לא הייתה כמעט ישיבה שבה הייתי וינון לא היה שואל,

זה כבר, הוא בדרך, רשות המיסים בדרך, כבר זה מסודר, זה סתם. עד שלא הייתה ברירה וחברי הכנסת אשר והרב גפני הרימו את הכפפה והגישו את הצעת החוק הזאת. בהצעת חוק זו מוצע לקבוע כי החזקה שלפיה רואים רוכש ובן זוגו וילדיהם שטרם מלאו להם 18 כרוכש אחד לא תחול אם מדובר בילדים יתומים מאחד או משני הורים, נכון?

אז צריך להעביר את זה בחקיקה, כי אם זה בלי חקיקה זה לא סביר,

זה חורג מהסבירות, הן לעניין מס הרכישה והן לעניין מס שבח.

אבקש לאשר את הצעת החוק בקריאה השנייה ובקריאה השלישית. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות ובקשות דיבור. אני אומר שוב: זו הצעת חוק שלא הייתה צריכה להיוולד אם הסביר היה סביר, אבל מכיוון שהסביר הוא לא סביר, אז אנחנו מבטלים את עילת הסבירות ומעבירים היום את החוק הזה.

תודה רבה לחבר הכנסת יצחק פינדרוס על הצגת הצעת החוק בשם יושב-ראש ועדת הכספים. חברי הכנסת, להצעת החוק הזו הוגשו הסתייגויות ובקשות רשות דיבור של קבוצת סיעת יש עתיד וקבוצת סיעת העבודה. מאחר שהמסתייגים אינם כאן, אז אנחנו גם לא נצטרך להצביע על ההסתייגויות שלהם ואין גם צורך למשוך את ההסתייגויות. חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה. רשות דיבור.

יעקב אשר וגם אזולאי. כי אני זוכר, בוועדה הוא ביקש. אוקיי.

בבקשות רשות דיבור מוזכרים כאן כמה חברי כנסת. חבר הכנסת יעקב אשר? אני אברך בסוף. אנחנו כרגע הולכים להצבעה, אם אתה לא מדבר. אחרי ההצבעה.

אה. חבר הכנסת ינון אזולאי, חבר ועדת הכספים. הגדירו פה כבר ממלא מקום היושב-ראש,

תסתדרו בתוך הסיעה שלכם. אדוני היושב-ראש, כבוד השר, חבריי חברי הכנסת,

אין לי בעיה שתגדיר את מי שאתה רוצה ממלא מקום, לא ממלא מקום.

תשאירו לנו, אנחנו יודעים להסתדר גם בפנים טוב מאוד. ועדת הבריאות לא מתערבים, אל תתערב לנו בכספים,

אבל יחד עם זאת, קודם כול, החוק, חבר הכנסת יעקב אשר, יישר כוח על החוק הזה, וכמובן יישר כוח לרב גפני, יושב-ראש ועדת הכספים, כי קצת ליוויתי, ורק בשנים האחרונות שאני פה, שהחוק הזה היה הולך ובא, הולך ובא,

אל תחוקקו, אנחנו נביא, בדיוק כמו שאמרת.

לפני שבועיים היה לי ויכוח על חוק ששמתי לנגיד בנק ישראל.

רק טרומית. הוא השתולל: מה? בדיוק הדולר זינק לנו ב-1% אתה יודע, ינון אזולאי עושה שינויים בכלכלה. כולה מה ביקשנו? להעביר בטרומית שהיתרות בעו"ש, ביקשנו רק קצת, קצת לתת ריבית, וגם בסמכות הנגיד, לא חשוב. אבל זה רק מראה שזו השפה שהם מבינים. התחננו לפניהם כמה פעמים, ובאה היועצת המשפטית שלומית כמה פעמים בדין ודברים איתם, הלוך, חזור,

בסופו של דבר החוק הזה הגיע. הוא חוק טוב, עוזר לאותם יתומים ואלמנות. יישר כוח. ואני רוצה להגיד עוד יישר כוח, יישר כוח לשלומית ארליך, היועצת המשפטית של הוועדה, על כל הליווי של החוק הזה, לפני החוק ולקדם את החוק. אנחנו יודעים בדיוק מה עוברים, שבעה מדורי גיהינום עד שזה מגיע, גם כזה חוק מוצדק, וניסינו שלא יהיה חוק. אבל בסופו של דבר, כאשר הגיע החוק הזה, עשית את הכול. יישר כוח. תודה רבה לכולם. כמובן, אנחנו בטוחים שתצביעו בעד, אז כבר תודה רבה גם על זה. יעקב, יישר כוח. תודה רבה לחבר הכנסת ינון אזולאי. אם כן, רבותיי חברי הכנסת, אנחנו נעבור להצבעה, מסעיף 1 עד סעיף 3, כנוסח הוועדה, בקריאה השנייה. ההצבעה תהיה הצבעה אלקטרונית. הצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 103), התשפ"ג 2023,

14 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 103), התשפ"ג 2023, התקבלה בקריאה השנייה. נעבור להצבעה על הצעת חוק מיסוי מקרקעין בקריאה השלישית, כנוסח הוועדה.

חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 103), התשפ"ג 2023,

אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (תיקון מס' 103),

אני רוצה להזמין את חבר הכנסת יעקב אשר, ממציעי החוק, לברך. יוזם החוק, ברשותך.

קריאה שנייה ושלישית, זה לא רשום, כבוד המציע. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, מקובל לומר שנבחר ציבור לא זונח את העזרה לאזרח הקטן. אני לא אוהב את הכינוי הזה "אזרח קטן" ו"אזרח גדול" כולם שווים לטובה. במקרה שלנו, ידידי חבר הכנסת אזולאי והרב פינדרוס, האזרח הקטן הוא בהחלט האיש שבמרכז הדיון הזה והחוק הזה. אותו ילד יתום, קטן ורך בשנים, שעולמו חרב, הכאב עצום, והדאגה לעתידו אוכלת את כל הסובבים אותו, בני המשפחה מתגייסים, מכספי ירושה או מכספים של אנשים שמעמידים כסף, כדי לדאוג לעתידו של אותו ילד. הילד הזה לא צריך לשלם מס, לא האימא ולא האבא שנותרו צריכים לשלם מס כדי לדאוג לעתידו. ובאמת, אחרי כל הוויה דולורוזה הזאת, שהיטיב לתאר אותה ידידי חבר הכנסת אזולאי, הילדים היתומים הללו הם האזרחים הגדולים והקטנים של החוק הזה. בשבילם אנחנו כאן, כדי לאפשר להם לגדול ולהתפתח בשקט, בשלווה. זו הזכות שלנו. אנחנו מאחלים להם שזה הקטן גדול יהיה.

אם יש רגעים שעם כל מה שנמצא כאן, בבניין הזה, יש לנו את הנחת, זה הנחת שאנחנו עושים לקדוש ברוך הוא, שהוא אבי היתומים. אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו. וזו ההזדמנות באמת להודות לידידי יושב-ראש ועדת הכספים חבר הכנסת הרב גפני, לצוות הוועדה, לשלומית, עורכת הדין, היועצת המשפטית של הוועדה, על כל העזרה מסביב, וכמובן לחבר הכנסת אזולאי, שליווה את זה לאורך כל הדרך, ולצוות הלשכה שלי, עו"ד יהודה כהן, יונה ויזל. תודות לכולם, ותודה לך, אדוני היושב-ראש. זכית שזה יקרה במשמרת שלך.

תודה רבה לחבר הכנסת יעקב אשר. עוד פעם השילוב הזה שמי שמגיע מהשטח ומהמוניציפלי מכיר את הבעיות מקרוב,

ויודע לחוקק את הדברים הרלוונטיים. אין ספק שהשילוב שלכם כראשי ועדות, כמוך. אמרתי את זה בעדינות.

נעבור לסעיף הבא על סדר-היום, הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 74), התשפ"ג 2023, לקריאה השנייה והשלישית. אני מזמין את יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה חבר הכנסת הרב ישראל אייכלר להציג את הצעת החוק.

יוזם הצעת החוק, חבר הכנסת אחמד טיבי. אתה ודאי תנצל את זמנך. אני אברך בסוף.

חברי הכנסת אחמד טיבי וישראל אייכלר,

אתה תברך אחרי ההצבעה? נכון, ברשות היושב-ראש. רק ברשות היושב-ראש. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, לפני שאני אציג את הצעת החוק, אני ארצה לגעת בנקודה. אני לא רוצה להיכנס לכל הבלגן שיש היום במדינה,

היום אלה שנמצאים פה בבניין הכנסת. רק בוועדה שלנו, חוץ מהוועדות האחרות, עסקנו בחוק הנכים שעות ארוכות, בחוק קופאיות שגובים מהן על חסרים בקופה, שלוקחים מהן נגד עושק של קופאיות. עסקנו כל הזמן בעשייה, וכמעט שלא שמענו את החדשות מבחוץ. אבל ראיתי שחברת הכנסת תמנו, שהצלחנו בוועדה להעביר לה חוק מאוד מאוד חשוב לגבי נשים במקלטים, דיברה פה בהצגת החוק על המחאה ועל ההפגנות ועל הדברים האלה, ואדוני היושב-ראש, אתה גם התייחסת לזה. אני רוצה לומר פה בעיקרון, כל מה שקורה עכשיו ביחס המדינה, הפרקליטות והמשטרה למפגינים שונה ב-180 מעלות ממה שהיה 65 שנה שאני זוכר, 75 שנה מאז קום המדינה, ביחס לחרדים, לערבים, לאתיופים, לימנים ולמתנחלים ולכל מי שמפגין נגד ההגמוניה השלטונית. כי הם היו תמיד בהגמוניה השלטונית, ולכן הם אמרו ש-20 שנות מאסר מגיע למי שחוסם כביש. את זה קבע היועץ המשפטי לשעבר בתקופת ההתנתקות, ואני לא רוצה להאריך בזה, אבל אני רוצה לומר זיכרון ילדות. אתם יודעים, חברי הכנסת, שזיכרון ילדות לא שוכחים. הייתי ילד במאה שערים, ושם, ברחוב שבטי ישראל, היו הפגנות שבת. את הפגנות השבת ניהלו כמה ילדים

וצעקו שאבעס, והמשטרה הגיעה, ונתנו מכות רצח שאין לכם מושג עד כמה. אבל מה שאני זוכר זה שיהודי זקן שהלך לבית הכנסת לתפילת מנחה, שהתנגד להפגנות, רוב האנשים היו מתנגדים להפגנות אלימות, באו שוטרים עם מה שקראו לזה נאגייקעס, אני חושב שזה עוד מימי הטורקים, המקלות האלה, נתנו לו מכות רצח, שברו לו את היד, היה לו שבר במשך חודשים, אני חושב שעד יום מותו לא התרפא השבר. ואז אני ראיתי את הדבר הזה ולא אשכח. האלימות המשטרתית נגד האזרחים שהביעו את, פתאום נהייתה הזכות הדמוקרטית להפגין. אז לא היו לנו שום זכויות ושום דמוקרטיה ושום דבר, ואנחנו רואים את זה עד היום הזה. כשזה נוגע לאנשים שאינם מההגמוניה, אין דמוקרטיה ואין חוק ואין זכויות. היום התהפכה הקערה. הם ירדו מהשלטון, ואם הם היו מפגינים על עניינים שכואבים להם, אני מאמין שכואב להם, אז הייתי מכבד את זה. אבל כאשר הם לא מכירים בבחירות, אני זוכר שעוד לפני הבחירות הם אמרו שביבי יעשה כמו טראמפ ויכפור בתוצאות הבחירות ויעלה על הכנסת, ואז ביבי זכה, ובדיוק הפוך קורה. אדוני, יש פה מרד. יש פה הפרת חוק. סוגרים שדה תעופה. אני זוכר שכשהיינו באים לקבל פנים של רבנים היו אומרים: לא לא לא, זה שדה תעופה בין-לאומי, פה לא מתקהלים. ופה סוגרים כבר פעם שנייה, ובהוראה של הפרקליטות לאפשר את זה, חסימת שדה תעופה, אז מישהו יספר לי על דמוקרטיה? זה פשוט הגמוניה שלטת, שכשהם בשלטון מותר להם הכול, וגם כשהם באופוזיציה מותר להם הכול, ולקואליציה אסור לחוקק. עד כאן בעניין הזה. אני חוזר לעניין של הקונסנזוס שלמענו התכנסנו. יש דבר אחד שנוגע לכל האזרחים. אזרח ששכח חוב בעירייה או בחניה או בכביש 6 או בחברה סלולרית, וזה הלך והצטבר, והוא לא יודע שום דבר, תופסים אותה בשדה התעופה ועושים לו צו עיכוב. זה עוול גדול מאוד. אני כבר הגשתי כמה פעמים את הצעת החוק, ולכן עכשיו יש, אחמד טיבי קיבל את הפ' לפניי, ולכן אתה קודם. אתה היוזם ואני השני.

החוקה אישרה את הצעת החוק שלי, והיה לי הכבוד לצרף אותך כנצמד. הפ' שלי היה יותר מאוחר.

תודה לוועדת השרים שנתנה קודם אישור לאיש אופוזיציה, אחמד טיבי, ורק אחר כך לי, אבל זה לא משנה. הקרדיט באמת לא משנה פה, למרות שזה זכות גדולה למנוע מאנשים את הסבל הזה. ועוד פעם, אני הדגשתי את זה בוועדה, והדגיש את זה גם חבר הכנסת אחמד טיבי: אנחנו לא רוצים להגן על עבריינים. אנחנו לא רוצים להגן על נוכלים. אנחנו לא רוצים להגן על אנשים שלא משלמים, ואנחנו גם בהמשך, בעזרת השם, או בתקנה או בחוק, גם נוסיף לחוק מס' 66א, שבמקרה שמדובר בעבריין מועד, זאת אומרת אדם שלא משלם ויש חשש שהחוב לא יוחזר לצמיתות, רשאי הרשם לתת צו עיכוב יציאה מהארץ.

אבל היום זה קיים רק אחרי חלוף זמן מהמצאת האזהרה על פתיחת תיק הוצאה לפועל. עכשיו זה יהיה גם לאפשרות שכשהוא יודע שיש חשש שהוא לא ישלם לצמיתות את החוב, אז הוא יוכל לעשות את זה. אבל זה לא קשור לחוק שאנחנו עושים עכשיו. אנחנו עושים עכשיו חוק לאזרחים הישרים שמגיעים לשדה התעופה.

אדוני היושב-ראש, ברוב המדינות בעולם אין דבר כזה בכלל צו עיכוב יציאה מהארץ לעניינים כלכליים, לא באנגליה ולא בעוד מקומות שבדקנו, ולכן הצעת החוק שבפניכם מציעה להגביל את הסמכות למתן צווי עיכוב יציאה מהארץ לפי סעיף 14 לחוק ההוצאה לפועל. זה הדבר היחיד שהממשלה הסכימה, שאת החוק הזה אנחנו נעשה, ולכן אנחנו נשחרר את כל האזרחים שנקלעו למצב שהם לא הספיקו לשלם. אנחנו רוצים שהם ישלמו, ואף אחד לא בורח מהארץ על חוב קטן. ולמה כתוב פה 50,000? אני צריך להסביר לך, חבר הכנסת טיבי. כי באו ואמרו אנשי המסחר, לשכת המסחר, חנויות: מה תעשה אם למישהו יהיה חוב בכל חנות של 3,000 שקל, 5,000 שקל, והוא פשוט אדם רמאי? איך אתם מונעים ממנו? אנחנו רוצים לעצור אותו שלא יוכל לעשות את זה, שהוא לא יוכל לצאת מהארץ, כי הוא סדרתי. אז אמר חבר הכנסת טיבי: בואו נעשה 50,000, כולל את כל החובות שיש לו בכלל המקומות, בעיריות ובחברות סלולר ובחנויות. לא משנה כמה. אם הוא עבר את ה-50,000, הוא לא יכול לצאת. יש צו עיכוב. והגמישו, שמי שכן חייב 50,000 והתחיל לשלם וכבר בפריסה וכבר פחות מ-40,000, גם הוא יכול לבקש להסיר ממנו את הצו עיכוב. אני רוצה גם לקחת את הצד השני, ברשותכם. צו עיכוב יציאה מהארץ נועד להבטיח את קניינו של הזוכה, ויש לו זכות לגבות את חובו, אבל היות שעיכוב היציאה מהארץ הוא בלתי מידתי, כי זה פוגע בחופש התנועה, וכאיזון ראוי בין הזכויות של הנושה לשל החייב, מוצע לקבוע כי לא יינתן צו עיכוב יציאה, צו הפקדת דרכון או צו למתן ערובה כתנאי ליציאה מכוח סעיף 14 לחוק כאשר סך חובותיו הפסוקים של החייב בהוצאה לפועל קטן מ-50,000 שקלים חדשים. יש להניח כי חובות בסדר גודל שעד סכום זה לא יגרמו לאדם להימלט מהארץ לצמיתות או לסכל את גביית החוב לצמיתות.

לגבי חובות קטנים, הפגיעה בזוכים קטנה לעומת הפגיעה בחייב. יובהר כי ההגבלות האמורות על מתן צו עיכוב יציאה מן הארץ לא יחולו על חוב מזונות. את זה צריך לציין ולהדגיש, כי במזונות אנחנו מקפידים יותר, בשל אופיו הייחודי והתלות של הזכאי בתשלום מזונות, כי אם הוא לא ישלם חודש אחד, הוא כבר מזיק. חוב מזונות לא יובא בחשבון בסכומי החובות של החייב, ואפשר יהיה להמשיך לתת צו עיכוב יציאה מהארץ בגללו, בגלל חוב מזונות. כבר אמרתי, אדוני היושב-ראש, שהיות שהחוק הזה נוגע רק לאנשים ישרים, שאין להם הכוונה לברוח, ולא לגבי חייבים מועדים באופן קיצוני, שלא תהיה דרך לגבות את חובם וישתמטו לצמיתות, תתוקן תקנה או חוק שיאפשרו לרשם לעכב את יציאתם מן הארץ. אני רוצה להודות לחבר הכנסת אחמד טיבי, שיזם את הצעת החוק, לצוות ועדת העבודה והרווחה, המנהלת ענת כהן שמואל, הגב' אורית ארז, הגב' מעיין בן עמי, וכמובן היועצת המשפטית של הוועדה עו"ד נעה בן שבת. תודה רבה. אני מבקש את הצבעת הכנסת לטובת הצעת החוק הזו.

חברי הכנסת, להצעת החוק הזו הוגשו הסתייגויות של קבוצת סיעת המחנה הממלכתי, וכמובן בקשות רשות דיבור של חברי כנסת של ישראל ביתנו.

המסתייגים לא נוכחים, ולכן אנחנו לא נצביע על ההסתייגויות,

אנחנו נצביע על הצעת החוק בקריאה השנייה, סעיפים 1 ו-2,

הצעת חוק הוצאה לפועל (תיקון מס' 74), התשפ"ג 2023,

מאחר שזו הצעה כל כך חשובה, אני רוצה לתת לחבר הכנסת להספיק להגיע.

חבר הכנסת אחמד טיבי, יעלה לאחר ההצבעה. הצבעה בקריאה השנייה. אגב, אפשר להתחרט בין השנייה לשלישית, מעדכן את יוזמי החוק. או להגיש אי-אמון. אפשר לעשות את זה אי-אמון. סעיפים 1 2 אושרו. 11 בעד, אין מתנגדים. אני קובע שהצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 74), התשפ"ג 2023, התקבלה בקריאה השנייה. נעבור להצבעה בקריאה השלישית. איזו הצעת חוק? הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 74), התשפ"ג 2023, של חבר הכנסת אחמד טיבי וחבר הכנסת ישראל אייכלר, למען הסר ספק. אחמד טיבי אמרת כבר?

אחר כך עוד פעם נגיד. חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 74), התשפ"ג 2023,

של חבר הכנסת אחמד טיבי וחבר הכנסת ישראל אייכלר, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, והיא תיכנס לספר החוקים. אני רוצה להזמין את יוזם החוק, חבר הכנסת אחמד טיבי, לברך על העברת החוק. בבקשה. תודה, מכובדי היושב-ראש. תודה ליושב-ראש הוועדה חבר הכנסת אייכלר, שגם הוא אחד היוזמים של החוק החברתי החשוב הזה. תודה רבה לנועה, היועצת המשפטית, ולצוות ועדת העבודה והרווחה על עבודה יעילה ומעמיקה, שלקחה בחשבון את האינטרס הציבורי ואת ההערות של כל המומחים ואנשי העניין. אני רוצה לשוב ולומר: הצעה אחות של ההצעה הזאת בכנסת הקודמת העברנו, חבר הכנסת אוסאמה סעדי ואני, לביטול האפשרות לשלול רישיון נהיגה מחייבים להוצאה לפועל. 200,000 250,000 חייבים היו בחוק ההוא ונהנו מהחוק של איסור לשלול רישיון נהיגה.

אחרי שאנשים פנו, אתם לא יודעים כמה אנשים פנו אליי, מכובדי היושב-ראש, וגם אליך, כדי לבטל את הסנקציה של עיכוב יציאה מהארץ לחייבים להוצאה לפועל.

בארצות הברית, קנדה, בלגיה, אוסטרליה, מדינות רבות מפותחות ומתקדמות בעולם, אין בהן עיכוב יציאה בגלל חוב. אנשים שואלים: אם מבטלים את עיכוב היציאה, איזה סנקציות נוספות יש על מי שחייב? יש עיקול חשבון בנק, מטלטלים, רכוש; עדיין קיים. הכוונות שלנו היו תמיד לעזור לאנשים הנורמטיביים,

שנכנסים לחובות. לכן הסכום הוא 50,000, והעיכוב מוסר אם הוא מתחיל לשלם. למשל, אם זה היה יותר מ-50,000 והגיע ל-40,000 אז הסנקציה מוסרת,

אבל אני רוצה לספר לכם על אשרף, שאתמול מוקדם בבוקר התקשר אליי והוא שאל מתי החוק עובר: אני מחכה כל יום. האמת, קיבלתי מאות פניות כאלה. אנשים חיכו לחוק הזה. התחלתי, אדוני, לספר על מקרה proto-type, (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם:

מעארה התקשר לשאול מתי החוק יעלה להצבעה ויסתיים. שאלתי אותו מה סכום החוב. הוא אמר: 18,000 שקלים. מאיפה החוב? אמר לי: מכביש 6. אמר לי: התחלנו בכמה מאות שקלים, והפכו ל-18,000. את החוק הזה אני חוקקתי במיוחד למען האנשים האלה, האנשים הרגילים, האנשים הטובים. סכום מהסוג הזה עבור כביש 6? 18,000 שקלים? זו גנבה של כביש 6, נגד האזרח.

אדם ואשתו שהיו בדרך לעלייה לרגל, ובשדה התעופה אמרו להם: יש לכם חוב לרשות השידור, או לכביש 6, תחזרו. או מישהו שרוצה ללכת לבקר את הבת שלו במסיבת הסיום לתואר שלה.

בקרוב להוציא סעיף חדש, על מקרים קיצוניים של אנשים שיכול להיות שיברחו מהארץ, שיעשו רילוקיישן, בגלל 30,000 40,000 שקל. אני לא יודע אם יש כאלה,

הסעיף החדש שיחוקק מכוון אליהם. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: האמת שאני מאושר שהגענו לרגע הזה ומימשנו את החוק הזה. זו סדרה של חוקים חברתיים אשר חשובים לחיי האנשים. כמו שהיה חוק למקצועות הרפואיים, כמו חוק איסור שלילת רישיון נהיגה, עכשיו, חוק ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ למי שיש לו חובות של עד 50,000 שקלים. כל אזרח אשר יש לו כל הצעה בכל נושא שהוא והוא רוצה שנעלה אותו ונחוקק חוק, נא להודיע לנו על כך. אנו ומשרדינו פתוחים

אני אוהב את הכיוון שלך.

אבל לפי הזמן שהוא דיבר, כנראה גם אצלם יש פריימריז. לא ידעתי. אחמד, אני רוצה הצבעה חוזרת. לא הבנתי כלום. רוויזיה. הוא גם רוצה שנהנה מהדברים, ולא הבנו כלום. אומרים שצריך לתמצת ב-20 שניות. חוק עיכוב יציאה מהארץ, 50,000 שקל. את זה הבנת. לא שכחת, של חבר הכנסת אחמד טיבי. חברי הכנסת, נעבור לסעיף הבא על סדר-היום, הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 73), התשפ"ג 2023, לקריאה שנייה ושלישית. אני מזמין את יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה חבר הכנסת יעקב

להציג את הצעת החוק, חבר ועדת החוקה, חוק ומשפט בשם יושב-ראש ועדת החוקה. תודה, טייבי, על התיקון. אם לא היית, איך היינו יודעים? מכובדי היושב בראש, חבריי חברי הכנסת, כבוד השר, בשמו של יושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט חבר הכנסת רוטמן, אני מתכבד להביא בפני הכנסת לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 73), התשפ"ג, שיזמה חברת הכנסת אתי עטייה. יוזמת הצעת החוק: חברת הכנסת אתי עטייה. זה בדיוק מה שאמרתי, אדוני היושב-ראש. הצעת החוק מבקשת לתקן את סעיף 50 לחוק ההוצאה לפועל ולקבוע הגנה מפני עיקול בידי צדדים שלישיים במסגרת הליכים בהוצאה לפועל של כספים המגיעים לחייב במסגרת תוכניות ממשלתיות שמעניקות סיוע להורים עצמאיים. לעניין זה הצעת החוק מונה במסגרת תוספת שאותה מוצע להוסיף לחוק ארבע תוכניות ממשלתיות שייעודן הוא סיוע להורים עצמאיים, ומסמיכה את שר המשפטים, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת החוקה, להוסיף לתוספת תוכניות ממשלתיות שייעודן הוא סיוע להורים עצמאיים. יודגש כי ההגנה מפני עיקול תחול גם על אנשים שאינם הורים עצמאיים וזכאים לקבל סיוע מכוח אותן תוכניות. העיקרון של החוק הזה הוא חשוב וברור, להגן מפני עיקולים, יהיו צודקים ככל שיהיו. כמו כן מוצע להרחיב את ההגנה הקיימת כיום בסעיף ביחס לדמי ליווי לעיוור כך שתחול על תשלומים נוספים שמשלם משרד הרווחה והשירותים החברתיים, כמו דמי אחזקת כלב נחייה לאנשים עם לקות ראייה, דמי תקשורת וסל תקשורת לאנשים עם לקות שמיעה, סיוע לאנשים במצב כלכלי קשה לשם מימון צרכים אישיים וביתיים בסיסיים באמצעות ועדת מענקים, סיוע למשפחות וליחידים נזקקים וסיוע במימון טיפול אישי לנכה קשה בקהילה. עוד מוצע לעגן הגנה מעיקול על סכומים שמשלם המשרד לקליטת עלייה לעולים שאינם עובדים ועומדים בקריטריונים שנקבעו על ידי המשרד,

בשנה הראשונה לעלייתם, לשם סיוע במימון צורכי מחייתם. מדובר בסכומים שדומים במהותם לגמלאות הבטחת הכנסה שמשלם המוסד לביטוח לאומי. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות, ואני מבקש מהכנסת לדחות את ההסתייגויות ולאשר את ההצעה החברתית הזו, הרגישה הזו, ההצעה החכמה, הנכונה, לאשר אותה פה אחד. אני, בשם יושב-ראש הוועדה, אודה לצוות הוועדה שעסק בחוק הזה. אני לא יודע איזה יועץ משפטי טיפל בזה, צוות ועדת החוקה,

אז אני אומר כל הצוות. אלעזר שטרן.

יש קצת געגועים לוועדת חוקה לפעמים. יושב-ראש בדימוס. ולכל הצוות, כמובן, ולך, כמובן, אתי, ברכות על החוק הזה. זה חוק שמתאים לך, את מתאימה לחוק, ושיהיה לך בהצלחה הלאה, בעזרת השם. תודה רבה לחבר הכנסת יעקב אשר על הצגת הצעת החוק. להצעת החוק הזו הוגשו הסתייגויות ובקשות רשות דיבור,

של קבוצת סיעת יש עתיד, קבוצת סיעת ישראל ביתנו, קבוצת סיעת חד"ש-תע"ל וקבוצת סיעת העבודה. למעשה המסתייגים אינם נוכחים, לכן לא נצטרך להצביע על ההסתייגויות שלהם. אנחנו נצביע על הצעת החוק בקריאה השנייה, סעיפים 1 ו-2, כולל התוספת השביעית, כנוסח הוועדה. ההצבעה תהיה הצבעה אלקטרונית. הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 73), התשפ"ג 2023, של חברת הכנסת חוה אתי עטייה,

1 2 נתקבלו. שבעה בעד, שבע זה מספר חזק מאוד, אין מתנגדים.

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 73), התשפ"ג 2023, התקבלה בקריאה שנייה. נעבור להצבעה על הצעת החוק בקריאה השלישית. חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס' 73), התשפ"ג 2023, נתקבל.

רבותיי חברי הכנסת,

אין מתנגדים,

לאחר עמל רב של שנה וחצי אני זוכה להעביר עם יו"ר הוועדה חבר הכנסת שמחה רוטמן ועם חברי הוועדה את חוק הגנה מפני עיקול של כספי סיוע להורה עצמאי ולהחילו גם על אוכלוסיות חלשות נוספות. את הצעת החוק

למרות זאת עיקלו לו את כספי הסיוע, ובעצם הוא לא קיבל דבר. המצב הזה החזיר אותו להיות תלוי בקצבאות. ניהלנו כמה דיונים בוועדה, ובסופם הגענו לאיזון הראוי והנכון בין האינטרס החברתי שבהגנה על זכויות הנושים ובין זכויות היסוד של החייבים, ההורים העצמאיים,

במהלך הכנת החוק הזה החליטו היועצים המשפטיים של הוועדה ושל משרד המשפטים, לטובת השוויון, להרחיב את הצעת החוק ולהחיל אותה על אוכלוסיות חלשות נוספות, כפי שציין יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה חבר הכנסת יעקב אשר. אני מברכת על כך שעוד אוכלוסיות ייהנו מהחוק. הצעת החוק המורחבת מביאה בכנפיה בשורה אדירה לאוכלוסיות החלשות המקבלות הבטחת הכנסה. כספי הסיוע יעניקו להן רשת ביטחון כלכלית שתאפשר להם לשפר את מצבם הכלכלי באמצעות השתלבותן בשוק העבודה. כפי שחבר הכנסת יעקב אשר ציין, אנחנו כאן למען החלשים. זאת השליחות הציבורית שלנו. אני מודה לך, אדוני יושב-ראש הוועדה, ולחברי הוועדה, על החלת דין הרציפות, על הכנת ההצעה והבאתה לקריאה שנייה ושלישית לקראת אישורה במליאת הכנסת ועל פועלך לטובת החלשים בחברה. למעשה על אישורה, כי זה כבר למפרע, כבר אושר. נכון. אני מודה לשר המשפטים, אנחנו מברכים אותך שאת זוכה להעביר חוקים חברתיים פעם אחר פעם. אני אגיד שהיושב-ראש זה רוטמן, אני רק הקראתי.

אני מודה ליושב-ראש הוועדה חבר הכנסת רוטמן,

לאורך כל הדרך אתה מסייע לי. אני מודה לשר המשפטים חבר הכנסת יריב לוין, גם לך, חבר הכנסת בוסו, עברנו היום יום קשה, לחבר הכנסת אופיר כץ, יו"ר הקואליציה. תודה גם לחבר הכנסת גלעד קריב, שכיהן בכנסת הקודמת כיו"ר הוועדה ופעל רבות כדי שההצעה תעבור בקריאה ראשונה. תודה ליועצים המשפטיים, מר אלעזר שטרן וגב' מירב זוהרי, עורכת דין ממשרד המשפטים. עוד תודה לנציגי משרד העבודה, מנהלת תחום תעסוקה איכותית, זרוע העבודה, ולגב' אילנה גלייטמן ממשרד הרווחה. תודה גם למר איל קופמן, מנהל הוועדה. תודה לכל השותפים בקידום הצעת החוק. כמובן תודה גם לצוות הלשכה המסור שלי. אם שכחתי מישהו אז אני מתנצלת. תודה רבה. ההצעה, היה מאוד מאוד קשה להעביר אותה. תודה רבה. תודה רבה. באמת לאחר שנה וחצי, אבל הצלחת.

נעבור לסעיף הבא בסדר-היום, הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 12), התשפ"ג 2023. אני מזמין את חבר הכנסת יעקב אשר, בשם יושב-ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, להציג את הצעת החוק, והפעם גם יוזם הצעת החוק. תזכרו בסוף שיש פה מפקד אחד שקוראים לו אופיר כץ שהצליח להגיע לכל מה שהגיעו. בסוף אמרתי שיש כאן מפקד שקוראים לו אופיר כץ שסייע לכל הבאת החוקים הללו.

דיכטר, אנחנו נפגשים כמה פעמים פה היום. זה לא ייגמר. אבל לפחות אתה נמצא ביום מועיל, עוברים פה חוקים חברתיים ממדרגה ראשונה, קריאה שנייה ושלישית. זה לא, זה נכון. הישיבה מתאימה גם ליושב-ראש הישיבה. אז ברשות יושב-ראש הישיבה, בשם יושב-ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן, שוועדתו הכינה את ההצעה, אני מתכבד להביא בפניכם את הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון 12), התשפ"ג 2023. ההצעה החלה כהצעת חוק פרטית של חבר הכנסת יעקב אשר ומשה גפני, ומטרתה להקל עבור הציבור את התהליך של מחזור משכנתה באמצעות הקלה בתנאים להחלפת מוטב בלתי חוזר בביטוח חיים שנערך לצורך קבלת הלוואה לדיור. הצעת החוק עוסקת במקרה שאדם לוקח מהבנק או ממלווה מוסדי אחר הלוואה לרכישת דירה או הלוואה לצרכים אחרים שלצורך הבטחתה נרשמת משכנתה, ונדרש לערוך ביטוח חיים שבו הבנק נרשם כמוטב בלתי חוזר לפי סעיפים 11 ו-13 לחוק חוזה ביטוח,

הבנק מקבל את התגמולים בקרות מקרה הביטוח, והלווה אינו רשאי להחליף אותו כרצונו. כדי להקל על לקוח שממחזר את המשכנתה, החוק מציע כי הוא יוכל למשוך איתו את אותה פוליסת ביטוח חיים שכבר קיימת אל מול המלווה הראשון, הבנק הראשון, ולהחליף בה את המוטבים,

לרשום את המלווה השני כמוטב במקום הלווה הראשון, וזאת בלי לקבל את ההסכמה של המלווה הראשון למחיקתו כמוטב בלתי חוזר מהפוליסה. עד עכשיו היה צריך לקבל את ההסכמה, לבטל, לעבור לזה, עכשיו זה עובד בצורה מסונכרנת. היעדר הצורך לקבל את הסכמת המלווה הראשון להחלפתו הוא החידוש שבהצעת החוק, ומטרתו להקל את התהליך הביורוקרטי הכרוך במחזור המשכנתה. עוד לפי המוצע, החלפת המוטבים תיכנס לתוקף כשתיפרע כמובן ההלוואה שנתן הבנק הראשון, על מנת למנוע פגיעה במעמד המלווה הראשון כמוטב בלתי חוזר ולהימנע מהאפשרות שתיווצר אי-התאמה בין זהות המלווה לזהות המוטב בביטוח החיים. בפרקטיקה הכוונה היא שחברת הביטוח תרשום בפוליסה את הבנק המלווה השני כעין מוטב על תנאי, ושעל בסיס זה הבנק המלווה השני יוכל לקחת על עצמו את ההלוואה במקום הבנק המלווה הראשון. בשלב הבא ניתן יהיה להודיע לחברת הביטוח שההלוואה שנתן הבנק נפרעה, ואז נכנס הבנק השני כמוטב בלתי חוזר. הסעיף החדש יהיה קוגנטי, כלומר שהצדדים לא יוכלו להתנות עליו, והוא יחול גם על פוליסות קיימות. הוועדה הדגישה בדיוניה כי מצופה מן הרגולטורים הרלוונטיים לביטוח ולבנקים לערוך מעקב אחרי כניסתו לתוקף של התיקון ולוודא שהביורוקרטיה אכן מוסרת ושהתיקון משיג את מטרתו. עד כאן דיברתי בשמו של יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט. הגיע הזמן לדבר בשם מציעי החוק. עכשיו אני אחסוך לכם את הברכות שלאחר ההצבעה ואומר רק כמה מילים בעניין הזה של הצעת החוק הזאת. אדוני היושב-ראש, ידידי חבר הכנסת אזולאי, שגם אתה מחוקק חברתי מהידועים כאן במערכת, יש דבר אחד שצריך לחסל עד הסוף ובלי רחמים, את הביורוקרטיה. בזה כל המרבה הרי זה משובח. יש תחרות בין פקידים כאלה ואחרים לפעמים שמרוב טוב בונים עוד סולמות של ביורוקרטיה,

חבל על הזמן. כל רכיב ביורוקרטי בדרך למשכנתה הוא עוד משקולת כבדה על הדרייב של הלקוח לצאת מאזור הנוחות ולהשקיע במחשבה ובביצוע של מחזור, במיוחד בימים אלה, ובמיוחד בתקווה שירדו הריביות, ואז כמובן כל אלה שלקחו היום בריבית גבוהה ימחזרו את המשכנתה שלהם. אבל המחזור הוא חסם ענק. עשינו בדיקה, היועץ שלי יהודה כהן, עו"ד יהודה כהן עשה בדיקה, יש כ-12 פעולות שאדם צריך לעשות כדי לעבור מחזור. הדברים הללו, כל חיסול של מרכיב כזה הוא הנעה של עוד לקוח בדרך למחזור ולהתאמת המשכנתה שלו, ומכאן החשיבות הגדולה של הצעת החוק הזאת שבסייעתא דשמיא עוברת היום. אני עובד כבר זמן רב על פישוט של רכיבים במשכנתה, והמרכזי שבהם הוא הפיכת המחזור למקוון ברובו. התחלתי בחוק, מי אמר קודם

הדרך היחידה היא לבוא עם הצעת חוק. הגעתי עם הצעת חוק למחזור מקוון, בלי שהאדם יצטרך לרוץ מבנק לבנק. הבנקים יודעים לדבר בינם לבין עצמם. יש היום כלי מחשוב,

הם יכולים לעשות את כל הפרוצדורה בינם לבין עצמם. הייתה התנגדות. הצעת החוק אושרה בתנאי. בא בנק ישראל ואמר: תנו לנו כמה חודשים, אנחנו נביא את זה בתקנות. אמרתי: בסדר, אני מוכן להשהות את החוק כמה חודשים, זה היה בקדנציה הקודמת, להשהות את החוק כמה חודשים, אבל תביאו תקנות. אני מבשר לכם שהתקנות הולכות להתפרסם בשבוע הקרוב. אני לא זוכר כרגע את מספר התקנה, שם פשוט רואים את כל המחזור הופך למקוון ברובו, ועוד הרבה דברים שופרו שם באמצע. התוספת של היום, של החוק הזה, שבו כן צריך חקיקה, זה ברכיב הזה של עוד פרוצדורה וחסם בדרך של החלפת ביטוח. עכשיו, למה אני צריך לעשות ביטוח חדש?

תעשה ביטוח חדש, יגידו לך: בינתיים התבגרת, יצאה לך שערה לבנה, תשלם עוד 200 שקל לחודש וכו'. לא צריך את זה. אז בנינו כאן באמת את החקיקה הזאת, וביחד עם התקנות של בנק ישראל, שזו ההזדמנות שלי לברך אותם על כך שהם התגייסו לעניין הזה בסופו של דבר ועשו את זה בצורה המיטבית, כפי שיבוא לידי ביטוי בימים הקרובים, אז אני יכול רק באמת לברך על הדבר הזה. ואני מודיע לכם, חבריי, לא נעצור כאן. יש עוד חוקים על השולחן שנועדו לחסל עוד כמה רכיבי ביורוקרטיה. תפגשו אותם, בעזרת השם, במושב הבא. וזאת ההזדמנות כאן, כמובן, קודם כול להודות ליושב-ראש הוועדה מר שמחה רוטמן, שבאמת נתן להעביר את זה בצורה מהירה, לעו"ד ניצן רוזנברג, שליוותה את התהליך הזה במסירות ובמקצועיות, שוב, זה עושה לי דז'ה וו לקדנציה הקודמת בחוקה, למנהל הוועדה איל קופמן, כמובן לצוות לשכתי, עו"ד יהודה כהן, יהודה רוסט, יונה ויזל ואבי פלאי. יישר כוח. תודה רבה לכם. אני מבקש שהכנסת תצביע על החוק הזה פה אחד. תודה רבה לחבר הכנסת יעקב אשר, יוזם הצעת החוק, בשם יושב-ראש ועדת חוקה. הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 12), התשפ"ג 2023, ליושב-ראש הקואליציה אופיר כץ. יושב-ראש הקואליציה אופיר כץ. בסוף נודה לו על כל החוקים שעברו פה היום. אלו הימים החשובים של הכנסת. חברי הכנסת, להצעת חוק זו הוגשו הסתייגויות ובקשות דיבור של קבוצת סיעת ישראל ביתנו, קבוצת סיעת העבודה, קבוצת סיעת יש עתיד וקבוצת סיעת המחנה הממלכתי. למעשה, המסתייגים והמגישים אינם נמצאים כאן, ולכן לא נצביע על ההסתייגויות שלהם, וגם אין בקשות רשות דיבור. אם כן, רבותיי חברי הכנסת, נעבור להצבעה על הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 12),

סעיפים 1, 2 ו-3, כנוסח הוועדה, בקריאה השנייה.

שישה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. אני קובע שהצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 12),

התקבלה בקריאה שנייה. נעבור להצבעה על הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 12), התשפ"ג 2023, בקריאה השלישית.

כנוסח הוועדה. חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 12), התשפ"ג 2023,

להלן תוצאות ההצבעה: שישה בעד,

אין נמנעים, פה אחד. אני קובע שהצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון מס' 12), התשפ"ג 2023, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, ותיכנס לספר החוקים. תודה רבה, מזל טוב ובהצלחה. חברי הכנסת, נעבור לסעיף הבא בסדר-היום, הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מספר 145),

לקריאה השנייה והשלישית,

יציג את הצעת החוק יושב-ראש ועדת הפנים

כבוד השר, זה עוד פעם אני.

תשים עניבה, אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

ברצוני באמת להודות ליושב-ראש הקואליציה על כל התמיכה בוועדת הפנים והגנת הסביבה, גם בחוק ההסדרים וגם בחקיקה כאן. איך אומרים? עבודה משותפת עם הרבה מאוד תוצאות. יישר כוח לך על אורך הרוח. אתה מתנהל גם מול האופוזיציה בצורה חכמה ונבונה. מביא הישגים. בעזרת השם, אני מאחל לך ארבע שנים מלאות של עשייה בהנאה. הפעם לא שכחתי את זה על הבמה. אדוני היושב-ראש, אני מתכבד להביא בפניכם לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק התכנון והבנייה, התשפ"ג. מקורה של ההצעה הוא בהצעת חוק פרטית של ידידי חבר הכנסת אלי דלל, שגם הוא, כמוני וכמו כמה אנשים טובים כאן במערכת, מבוגרי השלטון המקומי,

שהחקיקה המוניציפלית היא חלק מהדנ"א שלהם. מטרתה של הצעת החוק היא לייעל את הליכי התכנון בוועדות המקומיות. כיום ועדות המשנה של הוועדות המקומיות מוסמכות לדון בנושאים שונים שבסמכות הוועדה המקומית, ודין החלטותיהן כדין החלטת הוועדה המקומית. החוק קובע כי כל החלטה של ועדת המשנה תישלח לכל חברי הוועדה המקומית ולכל הנציגים בעלי הדעה המייעצת. כל אחד מהם רשאי לדרוש בכתב שיתקיים דיון חוזר במליאת הוועדה המקומית. נמצא שאפשרות זו מובילה לעיתים לעיכוב בעבודת הוועדה המקומית, והדבר בעייתי אף יותר במקרים שהדרישה לקיום דיון חוזר נעשית מטעמים לא ענייניים. בהצעת החוק מוצע כי על מנת לקיים דיון חוזר במליאת הוועדה המקומית, יש צורך בדרישה של שני חברי הוועדה לפחות. ביחס לנציג בעל דעה מייעצת, מוצע להותיר את המצב הקיים, המאפשר לבעל דעה מייעצת לפנות בבקשה לדיון נוסף במליאת הוועדה המקומית כפי שזה היום. הוועדה בראשותי קיימה דיונים בהצעת החוק ובמסגרתם נשמעו נציגי משרדי ממשלה ומשתתפים נוספים אשר תמכו בהסדר המוצע. במהלך הדיונים עלה הצורך בהחלת ההסדר המוצע גם על ועדות מרחביות, שבהן נציגים מכמה רשויות מקומיות, כך שגם בוועדה מרחבית יהיה צורך בדרישה של שני חברי הוועדה לפחות על מנת לקיים דיון חוזר בהחלטת ועדת המשנה. אבל בוועדות מרחביות עשינו שינוי, וביחס לוועדה המרחבית נקבע שבמקרה שבו אחד מחברי הוועדה המרחבית הוא נציג יחיד של רשות מקומית שנמצאת באותה ועדה, יוכל גם אותו נציג יחיד לדרוש לבדו לקיים דיון חוזר, כי הוא מייצג לבדו את אותה רשות במליאת הוועדה המקומית. הצעת החוק מייצרת הסדר מאוזן, המייעל את תהליכי התכנון מחד גיסא, ומאידך גיסא שומר על האפשרות של חברי הוועדה המקומית לבקש דיון חוזר במקרים המתאימים. להצעת החוק הוגשו הסתייגויות, ואני מבקש מהכנסת לדחות אותן ולאשר את החוק בנוסח שהציעה הוועדה. אני רוצה להודות לצוות הוועדה, למנהלת הוועדה הגב' לאה קריכלי, ליועצת המשפטית של הוועדה, ידעתי שעכשיו אני אשכח.

שבאמת מלווה אותנו בכל הנושא של תכנון ובנייה, וכמובן לתומר רוזנר ולגלעד ולכל הצוות הנהדר של ועדת הפנים והגנת הסביבה. שיהיה בהצלחה לכולנו. אני מבקש מהכנסת לאשר את הצעת החוק המצוינת הזאת.

תודה רבה לחבר הכנסת יעקב אשר, יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה. אם כן, רבותיי חברי הכנסת, להצעת חוק הזו הוגשו הסתייגויות ובקשות רשות דיבור של קבוצת סיעת יש עתיד, קבוצת סיעת המחנה הממלכתי, קבוצת סיעת ישראל ביתנו וקבוצת סיעת העבודה. המסתייגים אינם נמצאים ואינם נוכחים באולם ואין בקשות דיבור. מאחר שאינם, אף לא נצטרך להצביע על ההסתייגויות שלהם. נעבור להצבעה על הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 145), התשפ"ג 2023, בקריאה השנייה, סעיפים 1 ו-2, כנוסח הוועדה.

סעיפים 1 2

שישה בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים, פה אחד. אני קובע שהצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 145), התשפ"ג 2023, התקבלה בקריאה השנייה. נעבור להצבעה בקריאה השלישית. הצבעה. חוק התכנון והבנייה (תיקון מס' 145), התשפ"ג 2023, נתקבל. חברי הכנסת, להלן תוצאות ההצבעה: שישה בעד,

אין נמנעים.

התשפ"ג 2023, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית, ותיכנס לספר החוקים.